י"ד בסיוון התשע"ח, 28 במאי 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/5400/20 וכלה בהצעת חוק פ/5434/20: הצעת חוק ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה במוסדות חינוך (תיקוני

אני רוצה, בדקה

בין העילות לסכסוך: שימוש

עומס

תודה. אני

אדוני היושב-ראש, היום זה יום היסטורי פעמיים: פעם

אני מבקש, גם אחמד, חבר

רצח העם שבוצע

אלא

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד

זה

שני

חכים חאג' יחיא. חברת

שסובל מאלרגיה מאוד חזקה לכל סוגי האגוזים: לילד שלי יש נכות בגלל הסיבה של האלרגיה. אפילו

שעסקה

כתובת

האשרות

האירוע

היא בחרה, היא

הפכו נער, שרצה

המשטרתית.

אזברגה,

חברי

פשוט. ואז

ובסופו של יום הוא מקבל טייזר פעמיים,

שוק חשמלי, פעמיים הוא מקבל. אחרי שאחד הבחורים נעצר, כשהוא עצור, כפות ידיים, אחד השוטרים מתנפל עליו ונותן לו מכות.

הפך להיות תופעה.

מתבצעת באמצעות כלי זה,

עבריינים קונים SIM, מאיימים ומטרידים, גם רוצחים לפעמים, ולאחר ביצוע העבירה הם פשוט שוברים את ה-SIM וזורקים אותו. נושא זה על

חבר הכנסת סאלח סעד,

וזה הופך להיות מעמסה רצינית ביותר על התושבים.

זה שהם לא נכנסים לתאגיד המים,

מאות תושבים אם לא אלפים,

היה ניתוק מים כמה פעמים במשך השבוע שעבר. עוד דוגמה אחת,

אדוני היושב-ראש, נאלצתי בסוף השבוע שעבר, עם כל גל החום הכבד

שהסעיפים האלה מביאים לכך שלנסוע מהר הצופים להר הזיתים זאת פשוט סכנת נפשות בגלל האבנים המועפות על ידי התלמידים שלומדים בתוכניות

ניסה להסביר את זה בכך שכאילו במערכת הקיימת היום יש הבלמים הראויים כדי שזה לא יופעל, החוק לא יופעל באופן לא פרופורציונלי או באופן גורף. אלא שמה שמפחיד

לאומי לתרומה ולפועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח 2018. הינני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח 2018. מטרת הצעת החוק, שיזם חבר הכנסת חמד עמאר יחד עם קבוצת חברי

לחבר הכנסת יעקב מרגי,

כאמור, אין הסתייגויות או בקשות דיבור,

מי שמעוניין, בוודאי. הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית,

למען קיומה של מדינת ישראל. לכן אני רוצה להודות קודם כול לחבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך,

החוק הגיע לוועדה במושב הזה. אנחנו לא חודש במושב, אדוני היושב-ראש, והצלחנו להעביר את

הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון

לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור),

מבקשת להסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים לדון בהחלטות מינהליות

כיום, הסמכות העניינית לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ביהודה ושומרון נתונה לבית המשפט העליון בשבתו

אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברי הכנסת, לפני דקות ספורות אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הכרה של מדינת ישראל בעדה הדרוזית, ככה אני קורא לו, חמד, ובאמת כל הכבוד לך על החקיקה,

יוזמה מאוד מבורכת. מדינת ישראל על כל זרועותיה,

גם משרד החינוך, גם הכנסת, גם משכן הנשיא, כל

עמיתיי חברי הכנסת, הוא חוק מסוכן ובעייתי,

החוק הזה הוא חוק מסוכן, מכיוון שהוא חלק בלתי נפרד מחוקי הסיפוח. סמכותו של בג"ץ בשטחים הכבושים היא סמכות ביקורת על פעולת השלטון הצבאי שמתרחש בשטחים האלה מאז שהם נמצאים בידי ישראל

מירושלים,

ושהפנייה שלהם לבג"ץ לא קיבלה מענה, זה כישלון של בג"ץ. אז לא ממקום של הגנה על תפקידו ופעולתו של בג"ץ, אלא ממקום של התנגדות לסיפוח, התנגדות לסיפוח, התנגדות להעברת הסמכות לבית הדין המינהלי בירושלים,

מוזמן לבוא אלינו. הרי אתם מתביישים להיות שמאל, לא? הרי להיות שמאל זה כתם בעיניכם, לא? הרי אתם רוצים סיפוח,

אז כל הדברים שאתם אומרים, אנחנו שומעים אותם משם. אנחנו רוצים ריבונות. ריבונות. אז מה העניין? אם תהיה התפצלות, כמה יהיו אצלנו וכמה יהיו אצלכם,

אני שואל:

מוותרת, חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי.

לא ניתן לבית המשפט העליון להתערב ולהכריע בענייניכם.

כי אנחנו יודעים שיש סבירות גבוהה מאוד שבבית המשפט הזה אתם

את מדינת גדרה חדרה,

זה כבר מעבר לכל פרופורציה,

כבר בעצם פגיעה ישירה באוכלוסייה החלשה במדינה,

בר-לב, כנ"ל.

מוזס. כבוד

לפעמים, או

צריכה לעורר פחד אמיתי מהעתיד שמכינים לשני העמים באזור הזה. כאשר מדברים על העברת הסמכויות בעצם אומרים לכלל אזרחי

את

אליעזר מוזס, איננו.

בכל

הפקעת קרקעות שהיא בניגוד לחוק הבין-לאומי, ובית

הפקעה, של אישורי כניסה, כל הדברים האלה, באופן נדיר מאוד מתקבלות,

הכנסת יוסי יונה, איננו.

נמצאת, יחד

לזכר יהדות פולין שנכחדה.

שבעברה הייתה מ"פית,

האזרחי

הכנסת סמוטריץ, שמטיל

כך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

האפשרות

כל כך דחוסים. ולכן

עשו ולא

חברים

בטוחה

D9 על

שני

משולה,כאילו

ככה

זה

אבל,

לו גם את הצד השני. כי

כי

אדוני

ולשוטרים האלימים או השוטר האלים ברהט. אנחנו רוצים למגר אלימות בכל מקום,

אנחנו רוצים שהמשטרה תפענח ותמנע מעשי רצח ותאסוף נשק. אנחנו לא רוצים שתהיה אלימה ותכה עצורים או תכה אזרחים או תהרוג אזרחים כמו שהיא

צר לי מאוד שדווקא בצד הזה של הבניין אנחנו שומעים בימים האחרונים איזה יישור קו, אבל יישור קו כל כך בוטה, שמעמיד בספק את כל מה שאנחנו עושים כאן. ובכל זאת אני אומר לכם: חבריי מהרשימה המשותפת, כדאי שגם אתם תעלו לכאן ותגידו שבשביל שלום צריך שני צדדים. אני רוצה להבהיר ולהגיד לכם את זה בקול רם וברור, אין שלום, בראש ובראשונה בגלל ההנהגה הפלסטינית הרופסת, חסרת היכולת לקבל החלטות, המשיחית לא פחות מקבוצות שצומחות כאן אצלנו. אז כשאתם עולים לכאן ומאשימים את הצד הישראלי בזה שאין שלום, תעשו צדק בנפשכם ותחשבו קצת יותר, אתם מספיק אינטליגנטים. מילה אחת לגבי מה שקורה סביב המשטרה.

אני לא בטוח שהיה צריך להגיד "אפס" לסמוטריץ. אני אגיד לך למה, כי בסופו של יום זה לא סמוטריץ,

זה רוח המפקד.

מכסחים את המשטרה ומתירים את דמה כי ראש ממשלת ישראל מאפשר את זה. האנשים סביבו מאפשרים את זה. יש לי ביקורת גדולה מאוד על המשטרה,

יש לי ביקורת גדולה, אני חי בנגב, אני לפעמים מרים ידיים לשמיים ואומר, איפה המדינה הריבונית בכבישי הנגב? איפה המדינה הריבונית ביישובי הבדואים? יחד עם זה אני נזהר בכבודם של השוטרים. וחבריא, שיהיה לכם ברור, אם לא יעצרו את מסע השיסוי הזה, שהניצנים שלו נמצאים בחבורה שסובבת את ראש הממשלה: מי שחוקר הוא מניאק, והמשטרה, כל מה שהיא רוצה זה להפיל אותנו, וכל מה שרוצה המשטרה זה לתקוע לנו, והמשטרה היא משטרה פאשיסטית, כשאתה שומע את זה מאנשים שמובילים את המדינה, אז מה נותר לו לסמוטריץ להגיד, אם לא להצטרף לחגיגה הזאת. צר לי על כך. אני מציע שנעשה חשבון נפש ונפסיק. בשבוע שעבר שמענו כאן ביטויים קשים מאוד, שר שאומר לחבר כנסת "בהמה" וזה שאומר לזה "אפס". לפחות כאן בואו קצת נזכך את עצמנו מכל הביטויים האלה. נתווכח אבל נהיה זהירים.

חבר הכנסת אברהם נגוסה, איננו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, איננו. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, הצעת החוק המוצעת כאן לפנינו נועדה לכאורה להפחית את העומס המוטל על בית המשפט העליון בכך שהיא מסמיכה את בית המשפט המחוזי בירושלים לדון ולהכריע בעניין עתירות מינהליות המופנות אליו מאזור יהודה ושומרון. השימוש בתירוץ זה כצידוק לצורך בהצעת החוק הזה, בעיניי הוא עקר, שטחי ולא רציני. אסור לנו להתעלם מהמגמה המסוכנת שצוברת תאוצה מתחת לפני השטח, שתכליתה פגיעה בבית המשפט העליון בכל דרך אפשרית, ובנוסף, בהזדמנות הזאת, עוד כלי לפגיעה בתושביה הפלסטינים של יהודה ושומרון. זה בא להקל. השופט בדימוס מאיר שמגר אמר, בצדק, שאם נוותר על האי-תלות, אם ניצור בתי משפט אשר לא עומדים מול לחץ פוליטי המבקש להשפיע על תוצאות הדיונים שלהם, נפגע לא רק בבתי המשפט אלא בכל פרט המתדיין בהם. הצעת החוק המוצעת כאן היום אינה נמצאת בחלל ריק. היא הצעה נוספת כחלק מרצף של הצעות שמטרתן אחת: פגיעה בסמכויותיו ובאופיו העצמאי של בית המשפט העליון, שומר הסף העליון, שזהו תפקידו. והקואליציה הנוכחית, לצערי, שמה לעצמה מטרה להחליש את בית המשפט העליון, לרוקן אותו מסמכויותיו לאט-לאט, ובמקביל, כמו שאמרתי, גם לפגוע בזכויותיהם של מיעוטים. תחשבו על זה, זה יצירת שלם,

ומסתמן שכל הדרכים להשגת מטרה זו כשרות. ממתקפות בתקשורת והטלת האשמה הבלעדית לכל תחלואות המשטר בעצמאותו של בג"ץ, דרך הצעות חוק שביקשו להפוך את מינויי השופטים לבית המשפט לפוליטיים, חקיקת פסקת ההתגברות, ודומיה, שביקשה לפגוע בסמכויות בית המשפט לבקר את חקיקת הכנסת, וגם לתת מכת מוות למשפט החוקתי ולמעמד זכויות האדם, ועד ליוזמות כדוגמת זו, שפשוט מבקשות להחליש עוד ועוד ולרוקן את בית המשפט מסמכויותיו ומתפקידו הדמוקרטי של שמירת זכויות המיעוט. יוזמות אלו יחדיו וכל אחת לחוד פוגעות באופן קשה בדמוקרטיה הישראלית ובהגנה על זכויות האדם בישראל. מדינת ישראל מתהדרת,

בהגנה החוקתית הניתנת לזכויות האדם באשר הן ובבית משפט עצמאי וחזק. זה הצידוק המוסרי שבו אנו משתמשים מעת לעת כאשר אנחנו מותקפים על ידי הקהילה הבין-לאומית בקריאות דוגמת: מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. המגמה הגוברת לאחרונה לא רק פוגעת בצידוק זה ובמיתוגה של ישראל כדמוקרטיה בריאה, חיה ובועטת, כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כמדינה שבה ישנן זכויות חוקתיות במובנן המלא, אלא היא גם מכניסה אותנו למועדון מפוקפק שבו חברות מדינות שעבורן רמיסת זכויות אדם היא עניין שבשגרה, מדינות שאין בהן ביקורת שיפוטית של ממש והמילה האחרונה נתונה בידיו של הרוב השלט. מה אז נוכל לומר לעולם? מה נאמר לעצמנו? שיש לנו מחויבות אמיתית להגנה על זכויות האדם, כשבאמת-באמת אנחנו פוגעים בהן? מה שמכריע לעניין טיבו הדמוקרטי של המשטר כיום אינו העיקרון של בחירת הנציגים אלא מחויבותו של המשטר להגנה על זכויות אדם, ובדגש על זכויות המיעוט ומניעת עריצות הרוב.

אני מסכם. לא נוכל למלא מחויבות זו ללא בית משפט עליון חזק, עצמאי ומתפקד. לכן הצעת חוק זו, שאולי מוצגת כעניין מינהלי-ארגוני חשוב, חובקת בתוכה עוד מדרגה של פגיעה בבית המשפט, תודה רבה. עוד פגיעה בזכויות המיעוט, ולכן עלינו להפסיק את זה. אנחנו כמובן נתנגד להצעת החוק. תודה.

הודעה לשר אריה דרעי מהצד, בבקשה.

חבר הכנסת בן ראובן, זה בא להקל על בית המשפט העליון את העומס הבלתי-נורמלי.

בואו נאפשר לשר לענות. עלו עוד כמה טענות נגד המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

אה, בקשר לחיסונים בנגב.

חברת הכנסת לאה פדידה וחבר הכנסת מאיר כהן, אולי אחרים גם, העלו את הנושא שחיסונים ניתנים, בגלל חוסר תקנים, רק במרכז, ולא יהיו בגליל ובנגב. בעזרתו של סגן השר, הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר, שוחחנו כעת עם מנכ"ל משרד הבריאות בר סימן טוב, והוא הודיע לנו שהבעיה נפתרה. יחזרו התקנים בחזרה, הכול יבוא על מקומו בשלום, וגם ילדי הנגב והגליל יוכלו לקבל את החיסונים. יישר כוח לכם שהעליתם את זה. תודה רבה, אדוני השר. חברת הכנסת רויטל סויד, איננה, חברת הכנסת מיכל בירן,

חברת הכנסת רחל עזריה,

חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, החוק הזה לא נולד כדי להקל את העומס על בית המשפט העליון, אלא הוא נועד להקל את העומס על היישובים הלא-חוקיים ביהודה ושומרון. כדבר מרכזי, נושא חוקי הבנייה והתכנון הם באחריות הריבון, זה צה"ל. שר הביטחון הוא הסמכות שמאשרת או לא, ובג"ץ הוא הגורם המרכזי שטיפל, ב-50 שנות מדינת ישראל אחרי מלחמת ששת הימים, 51, בג"ץ היה הגורם המרכזי, שעסק עוד באלון מורה. היו שני אנשים שדיברו על יהודה ושומרון. מנחם בגין אמר: יהיו הרבה אלוני מורה. יגאל אלון אמר: אתם עוד תתגעגעו לתוכנית אלון. שניהם צדקו. אנחנו מתגעגעים לתוכנית אלון, ואנחנו יודעים שיש הרבה אלוני מורה. אדוני השר, כמפלגה פרקטית אנחנו צריכים להגיע להכרעות. הניסיון של הכנסת הזאת,ותראו, זה מאוד מעניין, אדוני היושב-ראש, אולי מישהו יכול להסביר, אדוני בגין, בני, אתה משומרי הסף של הכנסת, תסבירו לי איך בחוק כזה שרת המשפטים לא מוצאת לנכון להיות כאן? מה זה השיטה ששולחים שר תורן, עם כל הכבוד, אדוני השר, כאשר החוק הזה הוא חוק מאוד בסיסי, שמשרד המשפטים היה צריך להסביר אותו. הם גם יצטרכו להסביר אותו אחר כך, בבג"צים או בכל מה שעוד יהיה. ולכן, זו לא הצעה תמימה. זה חלק ממערכת שנועדה לטשטש את השאלה מהם גבולותיה העתידיים של מדינת ישראל, או לאיזו מדינה אנחנו רוצים, את זה שאלו אותנו עוד אחרי ששת הימים.

51 שנה, הממשלה מצליחה לדחות באין-סוף תירוצים את ההכרעות, אבל בינתיים, באנגלית מדברים ראש הממשלה והשרים על שתי מדינות, ובעברית עושים מדינה אחת, חזון בנט ואיילת שקד. כלומר, השאלה עכשיו לא מי כותב בעיתון ומה החשבונות שלנו עם העבר, השאלה היא לא אם אנחנו נפרדים מהשקפות עולם של פעם, אלא מה השקפת העולם היום לישראל בשנים הבאות.

אנחנו לא נמצאים בשאלה מה העומס על בית המשפט, אלא השאלה היא מהי דרכה של מדינת ישראל ולאן היא רוצה להגיע. אנחנו מדברים על קרוב ל-100 מאחזים לא חוקיים, 90 וכמה. אנחנו מדברים על 11,00012,000 תושבים ביישובים לא חוקיים, שעכשיו הממשלה מנסה בכל דרך להסדיר אותם, כאילו יש בהם איזה דבר גורלי. אבל מה זה מסמל, חוסר היכולת לפנות מאחז לא חוקי? איך תפנה ממשלה יישובים אם היא יום אחד תרצה להגיע להסדר? הרי הסדר, יש איתו פשרות. ולכן, השאלה המרכזית היא האם הממשלה הזאת מחכה לתוכנית אמריקנית? האם הממשלה רוצה הסדר כפוי? האם הממשלה לא מסוגלת לקבל החלטות כי הימין הקיצוני השתלט עליה, והיא מחכה לטראמפ שיביא אותה למדיניות שפויה יותר של פשרה והסדר?

חברת הכנסת נאוה בוקר,

חבר הכנסת יאיר לפיד, איננו, חברת הכנסת פנינה תמנו, איננה, חבר הכנסת יהודה גליק, איננו, חבר הכנסת מסעוד גנאים, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו. חבר הכנסת זוהיר בהלול, שלוש דקות.

אבל גם אפלתי, אפלתי מהמילה אפל. כי מיקי, ידידי, אולי פעם נצצתי, אבל בבניין הזה באמת ובתמים אפלתי.

לעצמי, בשום תסריט ובשום תרחיש, ואפילו הדמיוני ביותר, שכנסת ישראל תידרדר, בהובלתה של הממשלה הזאת, עד כדי כך.

לפני בערך שלוש שעות, עברה הוראת השעה שמפעילה שוב את חוק האזרחות הידוע לשמצה, שמונע את אחדות משפחתה של משפחה פלסטינית, ובעצם גורם לאי-אחדות ולאי-שוויון בצורה המסוכנת ביותר באנושות הנאורה. ועכשיו, אנחנו הרי מדברים על כך שמנסים לקעקע שוב את מעמדו של בית המשפט העליון באמצעות העובדה שמתעלמים ממנה, לגבי יחסי הגומלין בין כובש לבין נכבש, ולא מאפשרים לפלסטינים יותר לעתור לבית המשפט העליון, אלא לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים, רחמנא ליצלן.

אמרתי לכם שהעניין הזה הוא עניין שבוודאי רק יגרום להתגשמותו של החלום הציוני בעיני הימין הרדיקלי והמשיחי בישראל, והסיפוח, או ההספחה, על פי הטרמינולוגיה שלי, תצא אל הפועל מבחינתם סוף-כל-סוף. אבל פטור בלא כלום, מאיר, ידידי, מאיר כהן, בלתי אפשרי. אני לא יכול לפסוח, כאשר אני עולה אל הדוכן הזה ומאחורי המיקרופון הזה, אינני יכול לפסוח על מה שנאמר בשם שניים או שלושה מחברי המפלגה שאליה אני משויך. אני ממש מצר על כך שהמפלגה שלי, באמצעותו של אחד מהבכירים ביותר והדעתניים ביותר שנותן הכשר לסיפוח, ונותן לגיטימציה לערכים שטניים שבאים מהצד הימני של המפה הפוליטית בישראל. ואני מדבר על מה שנכתב בימים האחרונים, ומה שאתה עקצת, על כך שאולי צריך להתפכח. צריך להתפכח כדי לחזור למשא ומתן, צריך להתפכח כדי להחזיר את הלגיטימיות למשא ומתן, צריך להתפכח כדי להחזיר את השלום על כנו, וצריך להתפכח כדי לדבר עם הפלסטינים. מתי היה שלום? זוהיר, מתי היה שלום? היו הסכמים. אדוני היקר, היו הסכמים. הסכמים היו, שלום לא היה. להחזיר את השלום, הסכמים, לפני 67' היה שלום? אמיר, אם לא ידעת, אז אני מצר על כך, כי בעיניי אתה איש דעתן. ולסיום, חבריי וחברותיי, מה יכול להיות אם יהיו 30 חברי כנסת ערבים בכנסת ישראל, שזה משהו כמו 20% מחברי הכנסת? האם זו קללה? האם זה שבא מתימן, או זה שבא ממרוקו, או זה שבא מתוניסיה יכול להסתכל על חברי כנסת מבחינה דמוגרפית בעין לאה? בעין תוגה? בעין נוגה?

רוצים מדינת יהודים, בבקשה, אבל מה עם המיעוטים כאן? האם אין זכותנו שיהיו כאן בבניין הזה 30 חברי כנסת, ועל כך אנחנו מקוללים? אני חושב שעל כך יש רק מילה אחת, מצטער לשמוע. תודה רבה. שרן השכל, בבקשה. חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חבר הכנסת איימן עודה, עד שלוש דקות, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני ממשיך בנאומיי בנושא הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. אני רוצה לקרוא את שמות הערבים שנהרגו מתחילת השנה, כי יש בזה לימוד ומסר. סאמר עווד וניזאר ג'השאן, אחד מיפיע ואחד מנצרת, סולטאן אבו גרדוד מביר הדאג'; מוסטפא אל-אטרש מחורה, נורא מלוכ וחיאה מלוכ מיפא, כלומר יפו, מוסא מחאמיד, יפא, ראמי פטאירג'י, יפא, אכרם אבו עאמר,

עכשיו אני רוצה לקרוא את שמות האנשים שנהרגו מהמשולש. אסעד אמארה, זלפה, מוחמד מסארווה, טייבה, קוסאי סולטאן,

רביע פריג', כפר קאסם, מקרם ג'אבר, טייבה, מוחמד סעאדה, אום אל-פחם, איאד זבארגה, קלנסווה, שפיק אבו עזיז ג'בארין, אום אל-פחם, פורסאן אבו עזיז ג'בארין, אום אל-פחם, יזיד הבראת, א-נאעורה, כרם סולטאן,

עלי עאמר, כפר קאסם, זוביידה מנסור, א-טירי, יוסף מחאמיד, אום אל-פחם, עבד אל-סלאם עדבה, קלנסווה. למה אני קראתי את השמות? כי מאז תחילת השנה עד עכשיו נהרגו 24 ערבים. שניים מהגליל, בגליל חיים 650,000 ערבים, שניים מהנגב, בנגב חיים 300,000 ערבים,

רמלה, יפו, גרים 60,000 ערבים ונהרגו שם חמישה אנשים מאז תחילת השנה, במשולש גרים 400,000 ערבים ונהרגו 15 ערבים. לפי הפרמטר העולמי נהרגים עשרה אנשים לכל מיליון אזרחים בשנה. כלומר, בגליל וגם בנגב זה פחות מהפרמטר העולמי, הבעיה היא במרכז הארץ, אם זה ביפו,

רמלה, ואם זה במשולש, כי שם נהרגו 20 ערבים מתחילת השנה עד עכשיו. במשולש גרים 300,000 ערבים וביפו, לוד, רמלה, 60,000 ערבים, ואני רוצה לחשוב למה. אני חושב שהבעיה העיקרית שם היא שכנופיות הפשע המאורגן הערבי נמצאות במרכז הארץ, ואני רוצה להצביע בצורה הכי ישירה: איפה שיש כנופיות פשע מאורגן, אחוז הרצח עולה פי כמה. אנחנו לא מחפשים את הפוליטיאה של אפלטון, ולא משטר סוציאליסטי מבוסס זה 200 שנה. רצח יהיה רצח, בצל משטר קפיטליסטי, בצל מצב סוציו-אקונומי,

יהיה רצח,

באחוז, שדומה לאירופה, כמו האחוז שעכשיו קיים גם בגליל, גם בנגב. אבל במשולש,

ואני מדבר על אנשים, נמצאים פה ג'מאל זחאלקה, יוסף ג'בארין,

עבד אל חכים חאג' יחיא, כלומר, המשולש בשר מבשרנו. אין שום תכונה תרבותית שנמצאת במשולש ולא נמצאת בנגב או בגליל. הבעיה זה לא האנשים אלא כנופיות הפשע המאורגן. אדוני היושב-ראש, ב-10 ביולי, יום מיוחד בכנסת. אני שוב ושוב קורא לחברי הכנסת להצטרף ליום חשוב זה. אנחנו נעשה את הכול בשביל לנצח את הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית.

חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, רק לפני מספר חודשים או מספר שנים מועט מאוד איימו עלינו שיעלו עם D9 על בג"ץ, והינה היום הגיע ה-D9, הוא הגיע בעצם להתחיל לפרק את בג"ץ. הפירוק הראשון מתחיל כאן הערב, ברגע שבו נעביר את הסמכויות שלו בשטחים הכבושים, אצלנו לא קוראים לזה שטחים כבושים, זה נקרא אזור, זה אזור,

נעביר את הסמכויות שלו באזור לאיזה בית משפט מינהלי בירושלים. כי שופטי בג"ץ, לפעמים, פעם ב-, יוצא שיש להם קצת אומץ. לא בדיוק ראיתי את זה כשהיה צריך להעיף את הכפר ח'אן אל-אחמר כי הוא לא הסתדר בעיניים לאיזה מישהו, אפילו המתנחלים השכנים שלהם לא רצו שיזיזו אותם, אבל זה לא הסתדר בעין טוב, אז העיפו אותם שלושה שופטים, אחד מתנחל, השנייה אמרה שאח שלה גר שם. נו, בסדר, לא חשוב. אבל לפעמים,

יש להם קצת אומץ, אז יעבירו את זה לבית משפט מינהלי בירושלים, שהוא יכריע בשאלות השוליות האלה של תכנון ובנייה. להזכיר לכם, פשע מלחמה לפי אמנת בית הדין הבין-לאומי הפלילי, שישראל חתומה עליה, היא לא אשררה את החתימה, זה נכון. בשאלה השולית הזו של יציאה או כניסה מהאזור, לכלוא אנשים במקום מסוים, בשאלות השוליות האלה ייתנו לכמה פקידים בירושלים שימנו אותם כמה פקידים אחרים, בשאלות האלה. ואחרי שיתחילו לעשות את הדבר הזה, אז שאף אחד לא יאיים שהוא יעלה ב-D9 על בג"ץ, כי ממחר כבר אין הרבה מבג"ץ. ברגע שהתחילו את הפירוק הזה, כבר לא תהיה הרבה חשיבות למה שיישאר מבג"ץ. נכון,

עדיין בתוך הקו הירוק כביכול עדיין יהיה בג"ץ, אבל כל זה כבר יהיה הצגה בלבד. ולזה מתווספת הרפורמה שאנחנו שומעים היום שמביאים נתניהו ושקד, שבעצם רוצים דבר מאוד מאוד קטן: להעביר את הניהול שמנהל המינהל האזרחי את אדמות המדינה בשטחים הכבושים,

לחטיבה לגזענות, החטיבה להתיישבות, החטיבה שהוכיחה את עצמה יותר מכל גוף אחר בארץ בנאמנותה לעקרון השחיתות, בנאמנותה לעקרון הגזענות, בנאמנותה לעיקרון של איסור מינהל תקין, בחוסר השקיפות שלה, בזה שהכנסת פטרה אותה מחובת מכרזים ומשחיתות, להם יעבירו את הניהול.

על הדבר הקטן הזה של בנייה בלתי חוקית על פי החוק הבין-לאומי, וכנראה גם על פי החוק הישראלי כי לכן לא רוצים שנדע. לנהל את כל העניין הזה, דבר קטן כזה שהם רוצים לשנות. לאחר הדבר הזה אפשר לצעוק עד מחר שרוצים להגן על שלטון החוק,

להגן על בג"ץ. לא יישאר ממנו כלום אחרי מה שעושים ממנו הערב.

חבר הכנסת יואב קיש, איננו. חבר הכנסת חיים ילין, עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-12 ביולי 2017 עברה בקריאה טרומית הצעת החוק שלי, בתמיכה של שר הרווחה חיים כץ וחבר הכנסת דוד ביטן, לאפשר הכרה לנפגעי פעולות איבה שלא יודעים להצביע על אירוע איבה ספציפי שגרם למצבם, אלא כתוצאה מסדרת אירועים. היום אני שמח לבשר לכם שהתיקון לבעיה הזאת קרה. אחרי תהליך ארוך מול ביטוח לאומי, הטופס שאותו ממלאים נפגעי פעולות איבה תוקן, וכעת הוא מאפשר גם לנפגעים שחוו סדרת אירועים או פגיעה נפשית מאירוע איבה להיות מוכרים כנפגעי פעולות איבה. עם הגשת החוק ביקש ממני המוסד לביטוח לאומי שאמתין עם החקיקה כדי שיתקין תקנות מתאימות. הדרך לתיקון לא הייתה קלה והיא כללה פגישות רבות עם המוסד לביטוח לאומי, הקואליציה לטראומה, שר הרווחה ועוד, כל זאת במטרה לאפשר נוסח סופי מתאים ומדויק עבור כל אותם נפגעי פעולות איבה שנושאים איתם צלקות רבות. אחד התפקידים החשובים שלנו כמחוקקים זה לסייע לאזרחי המדינה אל מול תלאות הביורוקרטיה, ולכן נלחמתי למען הכרתם של נפגעי פעולות האיבה ושינוי הטופס במוסד לביטוח לאומי. זאת ההוכחה שאפשר גם בלי חקיקה לעשות שינויים. נפגעי האיבה הם לא רק אלה שנפגעים ברגע הפיגוע, הם גם אלו שנולדו וגדלו לצבע אדום, לבריחה המהירה למקלט ולממ"ד ולשגרת החירום. החוק הזה הוא חוק לכל עם ישראל. אני רוצה להודות לכל מי שסייעו לתהליך הזה לקרות: שר הרווחה,

שעמד לצידנו לכל אורך הדרך, וגם ליועציו מיכאל ובן, המוסד לביטוח לאומי ובראשו אסנת כהן, ראש אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי, מנכ"לית הקואליציה לטראומה טלי לבנון,

שהעלתה בפנינו את הבעיה, היועצת שלי, סתיו קבלו שבעצם בגדול היא עשתה את כל הגישור האין-סופי הזה בין כל המשרדים, בלעדיה זה לא היה קורה, היועצת המשפטית של ועדת העבודה והרווחה שמרית שקד, ולבסוף למרכזי החוסן בעוטף עזה, אנשים ונשים מדהימים שפועלים יום ולילה כדי לספק שקט לתושבים. החוק הזה, שהפך להיות לתקנה, מוכיח לכולם שכשהשרים עובדים אנחנו לא צריכים כל כך לחוקק, אנחנו רק צריכים לעזור להם. אפשר לעשות הכול בלי חקיקה, אפשר שהמשרדים יבואו עם התקנות שלכם,

ולנסות ולשפר את המצב של אותם נפגעים היום בכל מדינת ישראל. כבוד היושב-ראש, תן לי לסכם. גם אלו שחווים את המלחמה בין מצרים לדאעש על גבול מצרים ולא הוכרו עד היום יוכלו היום לתבוע, בצדק, בגלל מצבם הנפשי, ולקבל את כל מה שמגיע להם מביטוח לאומי. תודה רבה.

חברת הכנסת נורית קורן, איננה נוכחת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני לא יודעת אם טרחתם לקרוא את התוכן המדויק של החוק הזה, אבל זה חוק שהוא ממש כל הדברים הרעים שאפשר להגיד על ניצול לרעה של ביורוקרטיה. זה נראה כמו סתם עוד חוק ביורוקרטי.

כל מיני סוגיות נדונות בבית המשפט הזה או בבית המשפט הזה.

אז בשביל להפחית עומס בבית המשפט העליון, שאנחנו כל כך,

הממשלה והקואליציה הזאת כל כך חרדות לשלומו, לרווחתו, לחוסנו ולהצלחתו, נפחית ממנו עומס ונעביר את הסוגיות האלה לבתי המשפט המינהליים בירושלים. חבריי וחברותיי, אין הרבה דוגמאות כל כך מובהקות לשימוש לרעה בביורוקרטיה כמו החוק הזה. זה חוק שלוקח סוגיות שהן סוגיות חוקתיות מהמעלה הראשונה, שאלות של מעמד השטחים בגדה המערבית בדרך כלל, שאלות של מעמד היישובים, של מעמד האזרחיות והאזרחים, מעמד אלה שאין להם מעמד של אזרחיות ואזרחים בשטחים האלה, והופך אותן משאלות חוקתיות שצריכות להידון בבית הדין הגבוה לצדק, לשאלות מינהליות, מין סכסוכי שכנים שכאלה שנדונים בבתי משפט. ממש, רק עניין להסדיר אי-הבנות קטנות, מקומיות. זאת גנבת דעת, זאת שקרנות. זה מהלך של סיפוח זוחל. זה מהלך שנועד, באמת, לרמות את כל אזרחיות אזרחי ישראל, וגם את הפלסטיניות והפלסטינים שגרים בשטחים בלי מעמד של אזרח או אזרחית. זה מהלך הרסני למדינת ישראל, עוד אחד מרשימה ארוכה של צעדים הרסניים של הממשלה הזאת והקואליציה הזאת למדינת ישראל, גם כמדינה דמוקרטית וגם כמדינת הלאום של העם היהודי. אני קוראת לכן ולכם להצביע נגד החוק הזה. זה חוק רע ומזיק מאוד מאוד מאוד. אין דרך להפריז בחשיבות האמירה הזאת. אני קוראת לכם באופן חד-משמעי, גם אם אתן יושבות ויושבים בקואליציה, לא לתת לזה יד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמרו כבר חבריי: סיפוח זוחל. אי-אפשר להפריד בין החוק הזה לבין חקיקה נוספת, שהקואליציה הימנית כבר העבירה, כמו חוק ההסדרה,

הכפפת המוסד האקדמי באריאל למל"ג, ועכשיו, העברת נושאים לדיון מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים. אין ספק שיש כאן ניסיון לעשות נורמליזציה של המשטר הצבאי. זה כבר לא החלטות מיוחדות בנסיבות מיוחדות, שהערעור עליהן מחייב פנייה לבג"ץ עם המעמד המיוחד של בג"ץ אלא זה כאילו עוד החלטות פנימיות בתוך המערכת. גם אם זה בשטחים, זה כבר לא מערכת נפרדת, בראי ההצעה הזאת, ואפשר כבר לערער על ההחלטות הללו לפני בית משפט אזרחי כאן בירושלים. אין ספק שמדובר כאן בעוד חוק מחוקי הסיפוח מבית היוצר של הימין ההתנחלותי, הימין הקיצוני, הייתי אומר: הימין המשיחי, שרואה בעצם כיום בהחלטות של צבא הכיבוש בשטחים הכבושים החלטות אזרחיות, רגילות, בתוך המערכת, שלא מחייבות פנייה מיוחדת לבג"ץ. אבל גם אין ספק שצריך לראות את החוק הזה במסגרת של המתקפה על בג"ץ. זהו ניסיון לעקוף בעצם את שופטי בג"ץ, והייתי אומר: את המעט-מאוד ששופטי בג"ץ נותנים בעתירות של פלסטינים מהשטחים. המעט-המאוד הזה לא מספק את הקואליציה הזאת וגם את זה עכשיו הם רוצים לחסל, על ידי עקיפת בג"ץ ופנייה לבתי משפט מינהליים בירושלים. שינוי דרמטי כזה היה מצריך דיון מהותי. היו צריכים לשמוע מהן הסיבות לשינוי הזה, מה הם רוצים להשיג. שרת המשפטים הייתה אמורה להתייצב כאן ולהגיד לנו מה מטרת השינוי, מה היא מבקשת לעשות. אבל כנראה שבימים הללו הימין מעביר מה שהוא רוצה בלי שיש דיון מהותי, עקרוני, וגם בכלל בלי שהשרים האחראים לנושאים הללו מופיעים כאן ומסבירים לציבור מדוע הם מחוקקים את החקיקה

אבל אנחנו כבר יודעים שזה הסיפוח הזוחל וזו הפגיעה המתמשכת בסמכות של בג"ץ בנושאים הללו.

חברת הכנסת שולי מועלם, איננה נוכחת. שולי פה. מוותרת. נוכחת ומוותרת. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, ואני רוצה להודות לך ולמזכירות על זה שהואלתם לתת לי לדבר, אבל באמת רצתי כדי להגיע בזמן. אני מתנגדת לחוק הזה. הוא מבטא סיפוח זוחל. אבל אני רוצה לדבר דווקא על החולצה שאני לובשת היום. היום יום שני, אני אפילו לא משוכנעת שאני זוכרת בדיוק מה התאריך היום, הימים רצים פה מהר, 28 במאי 2018. אנחנו עוד מעט בפתחה של השנה הרביעית לציון צוק איתן, והדר גולדין ואורון שאול, גורלם אינו ידוע. אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בעזה ואנחנו כבר לא מתעסקים עם עפיפונים עם בקבוקי תבערה, אנחנו כבר מתעסקים עם עפיפונים עם מטענים, עם חומרי נפץ. זה היה צפוי. זה מצער.

צר לי גם על אנשים שנהרגו בעזה שלא היו מחבלים ולא היו צריכים להיות שם. אבל כשאנחנו מתחילים לדבר על צפייה במונדיאל של אסירים ביטחוניים, וכשאנחנו מתחילים לדבר על הקלות הומניטריות, שחשוב לעשות בעזה, אני מבקשת שבדיון הזה בקבינט הקרוב, השר איוב קרא, אומנם אתה לא חבר קבינט אבל אתה השר שמייצג את הממשלה, אני מבקשת מכם לא לשכוח את הדר ואורון. אני מבקשת מכם לא לשכוח גם את אברה מנגיסטו ואת הישאם א-סייד, אבל הדר ואורון הם חיילים שנהרגו על משמרתם ואנחנו לא נותנים תשובה למשפחות שלהם. והיום הזה הוא יום שני רגיל.

דווקא ביום השני הרגיל הזה, שאין בו שום עילה לדיון, אדוני היושב-ראש, כאילו אין שום עילה לזה שאני אלבש את החולצה עם התמונות שלהם עליה, דווקא זה היום שבו צריך להזכיר אותם. כי זה היום שבו אסור להשאיר אותם לבד. כי אם תשימו לב, המשפחות האלה מתמודדות עם הקמפיין הציבורי לבדן. לא עומדים לצידן. זה נכון שיש לא מעט חברי כנסת בבית הזה, ובהם חבר הכנסת עמיר פרץ וחברתי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שעומדים בראש השדולה להשבתם, שעוסקים בנושא הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא עומדים לצד המשפחות האלה, והן, בתוך הקמפיין הזה, עומדות לבד. ותחת הטראומה הקשה של עסקת שליט,

וצריך להגיד את זה ולקרוא לילד בשמו: הטראומה של עסקת שליט, לפי זה מתפקד הקבינט, והקבינט לא אימץ עדיין את המלצות ועדת שמגר וזה מה שהוא היה צריך לעשות.

היינו צריכים להבין מה האסטרטגיה של הקבינט בעניין התשובות למשפחות גולדין ושאול,

גם השבתם של אברה ושל הישאם א-סייד, אבל לא יכול להיות שאנחנו נמשיך להתנהל בצורה הזאת שבה אין אסטרטגיה אמיתית לגבי השבויים והנעדרים. ואני קוראת מכאן לראש הממשלה: יועץ לענייני שבויים ונעדרים לא צריך להיפגש עם המשפחות רק בשביל photo opportunity, בשביל הזדמנות צילום. הוא צריך לדאוג להן באמת, וזה התפקיד שלך, אדוני ראש הממשלה. ארבע שנים למבצע שובו בנים, ארבע שנים למבצע צוק איתן, משפחות שאול וגולדין לא יכולות להמשיך לשבת לבד.

תודה לך. חבר הכנסת יואל חסון. מסכם את הדיון השר איוב קרא.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול לגבי הצעת החוק, אני מבקש לברך על הצעת החוק הזו, שהיא נחוצה ביותר, אדוני היושב-ראש, כדי להסדיר אחת ולתמיד את המצב ביהודה ושומרון. האבסורד, בעצם, שהיה משך שנים, שלפיו תושבי יהודה ושומרון אינם יכולים לפנות כמו כל אזרח במדינת ישראל לבית המשפט לעניינים מינהליים כשהם מבקשים לדון בנושאים השייכים לבית משפט זה, אנחנו כיום 51 שנים לאחר שחרור של שטחים באזור יהודה ושומרון וטרם נמצא לנכון להסדיר בחוק זה נושא כאוב זה. החוק האמור יעשה צדק היסטורי עם תושבים אלה וגם יקל באופן משמעותי את העומס הרב בבית המשפט העליון, שעד היום היו צריכים לפנות אליו כדי לדון בעתירות של זכויות. אני חושב שהצדק הוא שיהיה שוויון בכל דבר, בטח במערכת בתי המשפט. אבל החגיגה הגדולה היום, אדוני היושב-ראש, היא חגיגה שלנו, שלך באופן אישי. אנחנו גאים על כך שבעצם הבאת לבית הזה חוק כל כך חשוב, כל כך נחוץ, כל כך מבטא נכון את מה שקורה בעדה הדרוזית, מחוץ לעדה הדרוזית, שמדינת ישראל בעצם מוקירה, מוקירה ומציינת את היום הלאומי של העדה הדרוזית. זה לא מובן מאליו, זה דבר אדיר, זה דבר מתבקש. אין עדה יותר נאמנה מהעדה הדרוזית למדינת ישראל.

וזה שהבאת את זה, זה מראה על נחישות, על נכונות, על כיוון חשיבה שלך ושל הבית הזה, ואני מודה לכל חברי הכנסת, ואני מודה לשרים ומודה לראש הממשלה, שכולם כאיש אחד, היה חשוב להם לעשות את המחווה הזאת, שבעצם העדה הדרוזית כל כך ראויה לה. מטרת החוק היא לקבוע שהעדה הדרוזית, יום בשנה בעצם כולם מתייצבים במדינה הזאת, כאיש אחד, להצדיע לה, וזה בשל תרומתה לעתיד ישראל, לקידום ישראל, לביטחון ישראל. והדבר הזה יצוין בכל מוסד ותהיה בעצם נכונות מצד כל המערכות לגבות ולפעול כדי שיכירו יותר מקרוב את העדה הנפלאה הזו. אדוני היושב-ראש, אני חושב, ובצדק, עשינו רבות בשנתיים-שלוש האחרונות כדי לקדם דברים שקשורים לעדה הנפלאה הזו, אני חושב, ובצדק, קודם כול דאגנו לתוכנית של 2.2 מיליארד שקל, אדוני

כדי לקדם את הפיתוח ביישובים הדרוזיים. אנחנו פעם ראשונה בממשלה מינינו מנכ"ל, על ידי, מנכ"ל משרד ממשלתי דרוזי, ואני שמח שהייתה לי הזכות, בתמיכת ראש הממשלה, להקים מינהלת, אחרי 70 שנה, לעדה הדרוזית. זה לא מובן מאליו, יכולים לצעוק ולקרקר בצד ימין שלי כמה שרוצים, אבל אנחנו רואים מאיפה הגזענות ומאיפה בעצם הפיגורים נבעו ולמה נבעו. אני לא אשכח, כשהתגייסתי לצה"ל, בעצם עד 1977 אי-אפשר היה לעבור את דרגת הרב-סרן,

היה צריך מאות פרוטקציות כדי להתקדם בצבא ההגנה לישראל. גם שם היה צריך כל מיני תמיכות כדי להגיע. אני שמח שאחרי 1977 מישה ארנס וגם מנחם בגין פתחו את שעריו של צה"ל, והיום אנחנו רואים גנרלים, אלופי פיקוד, ניצבים, מפקדי חילות, מה החוק, בעצם, אין דבר שהוא חסום לפני העדה הדרוזית, כולל טייסים, כולל גיבורים,

ואתם תמשיכו להגיד שוויון ותמשיכו להגיד שלום, כשהכול שקרים, אין להם בסיס. אתם לא סופרים אף אחד שאכפת לו מהמדינה הזאת. ולכן, אני גאה על כך שאתה מביא לכאן דבר שהוא כל כך חשוב, כל כך נחוץ. גם נושא הקאדים, כשהגעתי לכנסת היה קאדי אחד בתוך בית הדין השרעי הדרוזי, קאדי אחד משך 20 שנה, ולאף אחד לא היה אכפת. ואני שמח על כך שבכמה סטים, יחד איתך, הצלחנו לקדם את זה להרכב מלא, ברוך השם, עם מוסדות כמו שצריך. גם, כשהגעתי לכנסת הזאת כולם קיבלו משכורות, כל הרבנים, האימאמים, מכל העדות, חוץ מהעדה הדרוזית. לאף אחד לא היה אכפת. 65 רבנים, היחידים שהיו מופלים במדינת ישראל ובנציבות שירות המדינה. ואני שמח, גם כאן תיקנו עוול גדול מאוד, כשבעצם היום 70 אימאמים דרוזים זוכים למשכורת, בזכות התמיכה של החברים שלי והחוק שהבאתי לשם כך. אני חושב שבצדק ראוי לציין את זה. ואני מבקש, לגבי החוק, מכל חברי הכנסת לתמוך ולהתייצב עם הממשלה.

אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור), התשע"ח 2018. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117) (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור),

חוק ומשפט נתקבלה. בעד 47, נגד, 45. הצעת

חבריי חברי הכנסת, עמד כאן קודם חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי לוי, חבר הכנסת לוי עמד כאן קודם ותקף אותי במילים נהדרות, נכון? מילים יפות, מקובלות, על הביקורת החריפה, ואני מודה, חריפה, שהעברתי אתמול והיום, ועודני מעביר, על התנהלותה השערורייתית של משטרת ישראל ביישוב יצהר. כבר כמה חודשים, חבר הכנסת לוי, שתושבי יצהר,

נאנקים תחת אכיפה דרקונית, בררנית, מטרידה, פוגענית, בלתי חוקית, הבנתי מה כואב לך. בלתי דמוקרטית. שימוש לרעה בכוח, יש דרכים. עבריינות במדים של שוטרי משטרת ישראל, שהחליטו בענישה קולקטיבית להפעיל תג מחיר, לחנך מחדש את תושבי יצהר. אגב, זה לא מתחיל בזה.

זה מתחיל בחובבנות, בחוסר מקצועיות, בחוסר הצלחה של המשטרה לטפל במה שצריך לטפל בו ולשים את היד על מי שצריך לשים,

כשאתה חובבן ולא מצליח לטפל בתופעות של תג מחיר, מה זה שייך לציוץ שלך? תסביר מה זה שייך לציוץ שלך. אז אתה עושה תג מחיר נגד יישוב שלם עם 270 משפחות. ובואו נספר כמה סיפורים.

ואחר כך, חבר הכנסת לוי, איזה יופי.

דופקים בדלת, אני לא שומע.

הקליקה. מה אמרתי? התכוונתי לקליקה.

אין פלא בזה, אין פלא בזה, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. שחבר הכנסת מיקי לוי,

מגן על המשטרה.

והוא גורם לנזק גדול, ברוך הבא לשלטון החוק. זה שלטון החוק? זה לא שלטון החוק. לא?

תהיו הגונים. להתעלל בתושבים במשך ארבעה-חמישה חודשים סתם, כדי להעניש אותם קולקטיבית? הרי אתם חבורה של צבועים. אתם הרי לא מוכנים לענישה קולקטיבית של מחבלים, אתם לא מוכנים לגרש כפר שלם כאשר יצא ממנו מחבל שרצח יהודים. סמוטריץ, חבר הכנסת מיקי לוי.

אבל ענישה קולקטיבית נגד מתנחלים זה שלטון החוק. אז יש כמה ילדים שעושים מעשים שלא ייעשו. אגב, ברובם הגדול הם בכלל לא תושבי

זה הדבר שפוגע הכי הרבה באמון הציבור במערכות אכיפת החוק. כמה פעמים חיילי מילואים קיבלו שם

אפילו ממך,

קצת הגינות. קצת הגינות. כמה פעמים חיילי מילואים קיבלו שם

אם אין מישהו שיציג את הצעת החוק,

במושב הבא. במושב הבא. השר איוב קרא יציג את הצעת החוק. בבקשה, השר איוב

עד עשר דקות,

בבקשה, אדוני, עשר דקות. מיקי לוי, סמוטריץ,

מי בסוף אפס? הכול רגוע. תתחיל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק רשות הספנות והנמלים, קריאה ראשונה. בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, חברת נמלי ישראל מנהלת את כספי הפנסיה של עובדים מסוימים בעלי פנסיה תקציבית. על פי החוק רשאי מנהל רשות המיסים להעניק פטור ממיסים על הכנסה לכספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה, אם הם התקבלו משנת המס 2003 ועד 31 במרס 2018. על פי החקיקה הנוכחית החברה צריכה להסדיר את ניהול ההתחייבויות בקופת גמל מרכזית לקצבה עד לתאריך האמור. מאחר שחברת הפיתוח והנכסים זקוקה לפרק זמן נוסף להתארגנות לשם הסדרת ניהול התחייבויות הפנסיה התקציבית לעובדים במסגרת קופת גמל מרכזית לקצבה, מוצע לדחות את המועד לעניין סמכות מנהל רשות המיסים להענקת פטור על הרווחים לעניין כל ההסדרים שפורטו, ליום כ"ד באדר, 31 במרס 2019. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש, בסך הכול הצעת חוק טכנית, לאשר את ההצעה בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. שלוש דקות, אדוני,

תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, אני התייצבתי כאן לא כדי לדבר על חוק הנמלים אלא כדי לדבר על סוגיה שהכנסת צריכה להידרש לה, והיא סכנת ההידרדרות למלחמה חדשה, סכנת הידרדרות שנמצאת לא רק בזווית הדרומית מול רצועת עזה, אלא גם בזווית הצפונית מול סוריה, ואולי גם מול איראן. אני יודע, אדוני היושב-ראש, שיש בבית הזה כאלה שקיבלו בברכה ואפילו בהתלהבות את החלטתו של הנשיא טראמפ לסגת מהסכם הגרעין עם איראן. אנחנו צריכים להביא בחשבון שהנסיגה האמריקנית מהסכם הגרעין עם איראן יכולה בהחלט להוביל להתמוטטות משטר ההסכמות שהושג בין המעצמות לבין איראן. אנחנו נמצאים במציאות שבה חברות אירופיות שסוחרות עם איראן עומדות בפני סכנה של סנקציות אמריקניות, ובמצב כזה הן יעדיפו כמובן את השוק האמריקני על פני השוק האיראני, ויפסיקו לסחור עם איראן. כך שגם אם האירופים, הרוסים והסינים מעוניינים להמשיך בהסכם עם איראן, ישנה בהחלט סכנה שכל משטר ההסכמות שההסכם הזה נשען עליו למעשה יתפורר עם ההחלטה האמריקנית. ואז קיימת בהחלט האפשרות שהאיראנים יחזרו ויחדשו את תוכנית הגרעין שלהם. מה אנחנו נעשה במצב כזה? לאן אנחנו הולכים? כאשר משטר הסכמות בין-לאומיות לא נמצא כבר על השולחן, האופציה שבהחלט יכולה לחזור ולעלות היא אופציה צבאית של עימות צבאי מול איראן, בין אם זה ישראלי או ישראלי-אמריקני או אמריקני. בכל אחת מהאופציות האלה, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על סכנה ברורה וממשית, סכנה של הידרדרות וסכנה לעימות צבאי בהיקפים גדולים, משמעותיים, סכנה גדולה גם לאנשים, לאזרחים שחיים כאן בישראל.

עמיתיי חברי הכנסת, אני חושב שראוי שהכנסת תקיים דיון רציני בשאלות האלה, כדי שנשים כאן, על השולחן, את ההשקפות השונות והמנוגדות שקיימות, וכדי שנוכל לברר בבית הזה לאן פניה של ישראל, לאן הממשלה מבקשת להוליך אותנו ואיך אנחנו נמנעים מהסכנות שנמצאות לפנינו.

תודה לך, אדוני. חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה. חברת הכנסת מירב בן ארי, עד שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. שרים, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר היום, קודם כול,

אני תומכת בו, כמובן, אבל אני רוצה לדבר על מה שהיה היום בוועדה לקידום מעמד האישה. ברשותך, יו"ר הוועדה, נשתף את שאר חברי הכנסת שלא היו. אני אשמח אם גם חבר הכנסת יהודה גליק ישמע, ואם לא, אז תגידי לו, כי היום היה דיון בוועדה, ובדיון עסקנו בזה ש-70% מהתיקים על אלימות במשפחה נסגרים. 70%. וייאמר לזכות חברי הכנסת הגברים, נחמן שי, מי עוד היה, מהמשותפת, ג'בארין, נכון? היו חמישה גברים ואני ועאידה הנשים. במהלך הדיון התפרץ בחור לא צעיר, בואו נגיד כך, והוא הסביר לנו, לוועדה, שאנחנו מתבלבלות, ושבעצם בעניין הזה,

חבר הכנסת מיקי לוי, שאתה מקשיב לי, הוא בא ואמר שבערך מה שקורה עם גברים זה מה שקורה עם נשים. ולמה בעצם אנחנו כל כך כועסות, בעוד נשים גם רוצחות גברים. ואני רוצה לומר לכם שמכל הדיון הזה, שהיה דיון קשה, אני מודה שעמיר פרץ, חבר הכנסת עמיר פרץ, גם הרגיע אותי, כי הייתי ממש בסערת רגשות. עומד מולי חבר הכנסת, לא אמרת מי יזם את הדיון. גם נחמן שי, הזכרתי אותך, דיברת בטלפון. עומד מולי חבר הכנסת יהודה גליק.

ואני יודעת שהלב שלך במקום הנכון, אבל הדיון הזה היה דיון מחפיר. ואי-אפשר לשים שוויון בנושא של אלימות,

אמיר אוחנה, אני רוצה שהוא יקשיב לי, כי בשבוע שעבר עברנו את האירוע כאן עם הסרבן. את יכולה לנצל את ההזדמנות להתנצל על הלינץ'. אני לא אתנצל. אתה תתנצל בפני כל הנשים שנאלצו לעזוב. לא יצאתן, יצאתן בגלל משהו אחר.

גם גברים עזבו את המליאה, בגלל שאתה הכנסת לפה אדם שבית הדין הרבני החרים אותו, אבל אתה הכנסת אותו לפה. והיום אתה ממשיך את הקו האבסורדי והמיותר הזה, וחושב שנשים וגברים שווים בנושא של אלימות. אז אני רוצה להגיד לך משהו אחד, וגם השר ארדן, ודווקא בואו נגיד שאפילו הייתה שם תקשורת טובה בעניין הזה גם עם נציגי המשטרה, שבאו והבהירו, גם לחבר הכנסת גליק, שאין שוויון באלימות במשפחה. וביום, אני מסיימת, אני מסיימת, אדוני, שבמקום נשים ייכנסו למקלט גברים מכים, ונשים יוכלו להישאר במשפחה שלהן, אז שידבר איתנו על שוויון. אבל אני עוד לא סיימתי, אני אמשיך אחרי זה, כי יש לי עוד משהו לומר.

כי אני אומרת לך, ואתה איש יקר: אתה מתבלבל בדרך שאתה נמצא בה.

חברת הכנסת קסניה סבטלובה, איננה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת נחמן שי, עד שלוש דקות, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחברתי מירב בן ארי על הדברים שהיא אמרה היום באותה ישיבה, ולחברתי עאידה סלימאן שמובילה בוועדה שלה את הקרב, לצערי הרב הבלתי-נגמר, על שלומן ועל ביטחונן של נשי ישראל. ואני שמח שדווקא נושאים כאלה, שהם בדרך כלל רחוקים מהעין, מקבלים הבלטה בכנסת, כי מדובר בהצלה של חיי אדם, מדובר בהצלה של חיי אדם. כי אנחנו יודעים בוודאות שהרצח הבא בדרך, אנחנו רק לא יודעים מתי ואיפה הוא יתרחש, אבל בוודאות. והשנה תהיינה יותר נשים שתירצחנה מאשר בשנה שעברה. וככה זה עולה משנה לשנה. והסיבה שרצינו לדון על זה בוועדה, ושהיושבת-ראש פינתה את הזמן, זה מפני שאנחנו מרגישים שלא נעשים מאמצים מספיקים, הן על ידי המשטרה והן על ידי הפרקליטות, לסכל, לסכל את מעשי הרצח האלה מראש. זה כתוב על הקיר, זה לא נופל מהשמיים. זה אפשרי. זה בידיים שלנו. מה התברר בדיון? שמספר התיקים שנפתחים עולה ומספר כתבי האישום

את זה עוד לא שמעתי. אני לא טוב במתמטיקה, אבל כשעקומה אחת עולה אז בדרך כלל העקומה שתלויה בה גם כן צריכה לעלות יחד איתה, אחרת לא יכול להיות. אז מה אומרת המשטרה? אה, אנחנו מגבירים את הטיפול, אנחנו פותחים את דלתותינו אז יותר נשים מגיעות אז יש יותר תלונות. אוקיי, יפה. עכשיו אתם יודעים ויודעות שיש יותר תלונות, שיש יותר נשים מאוימות, שיש יותר נשים בסכנת חיים, אז למה אתם לא פועלים ביתר תוקף באכיפה? איפה הפרקליטות, שנתנה לנו הרצאה ארוכה שהחמרת עונשים לא עוזרת? זה בית ספר חדש, אני צריך ללמוד אותו. אני חשבתי שאם מחמירים בענישה מרתיעים יותר. יש להם איזה תנ"ך חדש. היא עשתה איזו ועדה והגיעו למסקנה שכשמחמירים ענישה, אולי תקלו את העונשים? אולי תקלו? לא, תחמירו. ושיהיה ברור לכל גבר, ומה לעשות, במקרים הרבים זה כנראה גברים שרוצחים נשים, שיהיה איום שמונח על השולחן. אז גם המשטרה וגם הפרקליטות, בבקשה,

תעשו את העבודה, כי אתם יכולים להציל את הנשים הבאות.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת עליזה לביא איננה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, איננה, חבר הכנסת עמר בר-לב, איננו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

כבוד היושב-ראש, אני מודה לחברת הכנסת מירב בן ארי וחבר הכנסת נחמן שי, שהעלו את מה שקרה היום בוועדה מול המליאה פה. חבל שנושאים כאלה לפעמים הולכים ומתמסמסים בגלל הרעש הקיים באולם. אבל אני כבר דיברתי על זה כמה פעמים ואני חושבת שהגיע הזמן לדבר שוב. לא יכול להיות שיש עכשיו קבוצות של גברים שמתארגנים כדי לבוא ולפגוע ולחבל במאמצים כדי לשנות את המציאות הקיימת, במיוחד בנושא נשים ואלימות נגד נשים. הם מגיעים באופן סיסטמתי לכנסת תחת המעטה של ארגונים של משפחה, וארגוני גברים וארגוני אני לא יודעת מה,

ולצערי הרב, אני יודעת גם כן עם איזה חברי כנסת הם מקושרים. הם מעלים את הטענות של תלונות שווא לכנסת, מקבלים דיונים על סמך זה בוועדות כדי להוכיח שיש תלונות שווא יותר מאשר יש אלימות. ואני חושבת שהגיע הזמן שכל חבר כנסת שמצדד, שמפלס את הדרך לארגונים הללו, שיתבייש. פשוט מאוד. כי בעצם, כאשר נרצחות מתחילת השנה 13 נשים במדינת ישראל, 17 כבר. 13 נשים נרצחו מתחילת השנה. והיה בשבוע שעבר דיון חירום שקיימתי על הנושא הזה, לא ראיתי את הגברים האלה באים, כי לפחות הם ידעו, כאשר אישה נרצחת הם לא יכולים לדבר על תלונות שווא.

צריך לחכות עד שכל אישה תירצח כדי לדעת שהתלונות שלה לא היו תלונות שווא? אדוני השר לביטחון פנים, היום מאוד הזדעזעתי לשמוע, אילן, תן לי רק דקה, בחייאתכ, הזדעזעתי לשמוע שדווקא העקומה של ירידה בהגשת כתבי אישום קיימת איפה שהתביעות אחראיות, כלומר, בסוג התלונות על אלימות שהיא לא מוגדרת כאלימות קשה. אני חושבת שהגיע הזמן שכולנו נבין שעקומת האלימות רק הולכת ומתפתחת עם הזמן. וכאשר יש גברים שיש עליהם תלונות, בין שלוש ל-20 תלונות, אפילו אם התלונה היא על אלימות קלה, זה אומר דרשני וזה אומר שצריך להחמיר בענישה.

והגיע הזמן שכל קבוצות הגברים האלה יבינו: כשהם מדברים בצורה כזאת הם מכשירים את הקרקע לרצח הבא.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, איננו, חבר הכנסת איציק שמולי, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אני כמובן תומכת בחוק. כולנו, כל סיעת המחנה הציוני, תומכים בחוק. אבל אני רוצה לדבר על נושא אחר שהיום החליט עליו השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת זאב אלקין. מתוקף חוק הפיקדון על בקבוקי משקה, שעבר כאן, בכנסת הזאת, לפני כמה שנים, ניתנה לשר להגנת הסביבה האפשרות להחליט על מִחזור והחלת החוק גם על בקבוקים גדולים, וזאת בהתאם למספר הבקבוקים שייאספו במנגנונים הקיימים, שזה בעיקר המנגנון של מה שנקרא החברה, התאגיד אל"ה.

אני הייתי פעילה מאוד מאוד צעירה כשחוק הפיקדון הראשון עוד חוקק בכנסת ב-2001 והיה מאבק מאוד גדול אם הבקבוקים הקטנים או הגדולים, מי ייכנס לחוק. צריך לשים את זה על השולחן: הייתה חברה אחת, שהיא עדיין החברה המשמעותית בייצור משקאות קלים בישראל, החברה למשקאות קלים או בשמה הידוע יותר, קוקה קולה, שפעלה ללא הרף לטרפוד החוק, גם אז וגם היום. הם הקול המרכזי שבא עם כל מיני אמירות פופוליסטיות שזה מס על הציבור, הציבור לא יעמוד בהיטל הזה. הרי מדובר על פיקדון, לא מס ולא היטל, פיקדון שאתה משלם כשאתה קונה את הבקבוק ומקבל אותו חזרה כשאתה מחזיר אותו. אין לי ספק, ישראל כל כך מאחור ביחס ליעדי המִחזור שלה עצמה וכל כך מאחור ביחס למדינות המערב בטיפול בפסולת ובמִחזור, אין לי ספק שחוק פיקדון על בקבוקים גדולים יותר יעשה רק טוב למחזור בישראל, לסביבה בישראל, לאזרחי מדינת ישראל. אבל כנראה שהשר אלקין, שהתפקיד שלו להגן על הסביבה, חושב קצת אחרת. ולצערנו, הוא היום החליט, אחרי שדוחות שיצאו עבורו במשרד לא נחשפו לציבור עד היום ואחרי שאנחנו יודעים על כל מיני מהלכים שנעשו כדי להכניס אותו בכלל לתחום שהוא יכול להחליט בו, כי לפי אחוזי המחזור והאיסוף של חברת אל"ה, בקושי מגיעים ליעד שהוצג בחוק, אז השר אלקין החליט היום שלא יוחל חוק הפיקדון על הבקבוקים הגדולים. ואני רוצה להגיד מכאן שאנחנו כאן,

צריכים לפעול לתיקון החוק כך שההחלטות האלה יהיו ברורות יותר ובידיים שלנו, כי החוק הזה צריך לעבור שינוי.

חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, על פניו זה החוק שאנחנו תומכים בו, נכון? בכל זאת אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו. התפרסמה, בעצם השר, שר החינוך, התבטא לפני כמה ימים באשר לעניין של הטלוויזיה החינוכית, בנושא הכאוב הזה.

אני רוצה להביא ציטוט מדבריו ולומר כמה מילים על כך. השר בנט אמר בשידור בגלי צה"ל: "החינוכית היא מפעל ישראלי יפהפה וחשוב, עם תוכן מגוון ועשייה של הרבה שנים". וכך הוא ממשיך ואומר: "אני ומפלגת הבית היהודי נתמוך בכל נוסח חוק שיגיע לוועדת השרים לחקיקה ויאפשר את המשך הפעילות של החינוכית".

אני רוצה לומר לכם, חברות וחברי הכנסת היקרים, שאכן הצעת חוק שכזו עומדת על הפרק, לא אחת ולא שתיים. ומכאן אני רוצה לקרוא לשר החינוך ולומר: נאה דורש, או נאה מבטיח, אם תרצו, אז הרי הוא גם צריך לקיים. ומכאן אני רוצה לאתגר אותו, אני רוצה לאתגר אותו ולבוא ולומר: הינה, בעוד שבוע-שבועיים הצעת החוק הזו תהיה כאן, תגיע לפתחה של הכנסת. ואני מקווה ואני רוצה להאמין שכל מי שתמך בהצעת החוק הזו, והמון חברי כנסת וחברות כנסת תמכו וחתמו עליה, מכל סיעות הבית,

הולכת לעמוד לפניכם ההזדמנות: בעוד כמה ימים הצעת החוק הזאת תעמוד לפנינו, ויושרתכם בעצם נמצאת כאן במבחן. הבטחתם, אז בבקשה תקיימו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לך. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' מוותר, חברת הכנסת לאה פדידה, איננה, חבר הכנסת אכרם חסון, איננו, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, חבר הכנסת עפר שלח,

חבר הכנסת איל בן ראובן, איננו; חברת הכנסת רויטל סויד,

חברת הכנסת מיכל בירן, איננה, חברת הכנסת רחל עזריה, איננה, חבר הכנסת דוד אמסלם, חבר הכנסת יואל חסון.

עד שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו עדים בימים האחרונים להחמרה בנזקים של העפיפונים שנשלחים מרצועת עזה כדי לשרוף ולחבל בשדות ובשטחים הפתוחים, ביערות, ואפילו בחצרות של היישובים בעוטף עזה ולאורך הגדר, והופכים מיום ליום למכשול יותר גדול. וצריך לומר ולהודות שזה במידה רבה הפתעה שבאמצעים פרימיטיביים כאלה נגרמים נזקים שמנענו אותם בעבר. אז קודם כול צריך לומר פה מילה טובה למתיישבים, שלאורך שנים עומדים בגבורה, בוודאי ביישובים שהם צמודי גדר ברצועת עזה, ובין המבצעים והמלחמות מצליחים לגדול,

אבל ודאי שאנחנו מחזקים את כוחות הביטחון ואת צה"ל בכל הרמות, שגם בשעות האלה מתמודדים עם מצבים מאוד מורכבים, כשמצד אחד הרצון להימנע מנפגעים, ודאי

ויחד עם זה, חומה בצורה כדי לא לעבור את המכשול ואת הגדר, לשמור על הריבונות, ולומר פעם נוספת שמעבר של הגדר הוא איום ישיר על התושבים והיישובים שהטווח ביניהם לבין הגדר הוא טווח של ההתיישבות והביטחון כפי שתפסנו אותם מאז,

הקמת המדינה. ולא פעם שואלים אותי: בשביל מה צריך את היישובים? בשביל מה צריך את המושבים ואת הקיבוצים? בסופו של דבר, זאת חומת המגן. השילוב הזה של ביטחון והתיישבות, של הטנק ששומר על הקומביין, או השילוב של לוחמים וחקלאים, השילוב שכולם לוחמים, גם בבגדי עבודה, הוא השילוב שמביא לנו את מימוש הריבונות. צריך לומר לזכותו של שר החקלאות שהוא קידם, אבל זה לא מספיק, אנחנו עדים לפשיעה חקלאית בכל רחבי הארץ. וכאן אני רוצה לציין שהמשטרה מטפלת בנחישות בתקופה האחרונה. ואדוני השר לביטחון פנים, הייתי בכדורי בשעות אחרי שהציתו את המתבן, ואני יודע שהמשטרה הייתה שם בלילה, ומפקדים בכירים.

התבשרנו שתפסו חשודים בשרפת המתבן בבית הספר החקלאי כדורי, בגין מאבקים על שטחי מרעה. צריך לחזק את המשטרה ולומר שנדרשת פעולה יותר משמעותית, בוודאי בהבטחת התנאים של הביטוח. אז יש לנו את עוטף עזה, שנעשה שחור כתוצאה מהשריפות, ואי-אפשר להתעלם מהמשמעות של זה גם מבחינה מורלית, לא רק מבחינה כספית. ויש לנו את הפשיעה באזורים הנוספים. הפשיעה לא נפסקה. ברושי, הגורל שלנו, הפשיעה לא נפסקה. והתגובה של הממשלה חייבת להיות יותר נחושה כדי למנוע את השרפה כפי שמתקיימת בעוטף.

ומצד שני לעצור את הפשיעה. מה אתה מציע? אני חושב שצה"ל לא צריך עצות מעל דוכן הכנסת.

מדינת ישראל פתרה בעיות יותר קשות במרחקים יותר גדולים. תודה רבה. אנחנו עם המתיישבים.

חברת הכנסת נאוה בוקר, מוותרת? עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר היום על סמל ראשון רונן לוברסקי, השם ייקום דמו, שנרצח בסוף השבוע האחרון. הוא נרצח כשניסה לעצור טרוריסט, כשאבן, או נכון יותר, לוח שיש הושלך לעברו פצע אותו באורח אנוש. הקסדה לא מנעה את העוצמה של הפגיעה, ופשוט נשברה לתוך ראשו של רונן. מדובר במקרה מזעזע של חייל בן 20 מדובדבן שאיבד את חייו כשניסה להגן עלינו האזרחים,

עליכם, חבריי חברי הכנסת. חיילי צה"ל מגינים על קיומה של הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. וזה מאוד חשוב, כי אחרת איך ילמדו ידידינו באוניברסיטאות? חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם בפעם המי יודע כמה שהוכח שאבנים הורגות, וככה צריך להתייחס אליהן. ב-2011 נרצחו אשר פלמר ובנו התינוק יהונתן כתוצאה מיידוי אבנים לעבר הרכב שלהם, שהתהפך בכביש, אנחנו כולנו זוכרים המקרה המזעזע של אדל ביטון בת השלוש שנפצעה אנושות אחרי שהושלכו אבנים לעבר המכונית של אימא שלה, ואחרי שנתיים אדל הקטנה הלכה לעולמה, בערב ראש השנה ב-2015, אנחנו זוכרים, נרצח אלכסנדר לבלוביץ כשמחבלים השליכו אבנים, סלעים, לעבר הרכב שלו, ולא השאירו לו שום סיכוי. אני תיארתי שלושה מקרים מתוך כל כך הרבה מקרים בשנים האחרונות שהם פשוט,

אם להגדיר את יידוי האבנים, שואלים: סכנת נפשות או טרור? אז לא בשביל החברים שלנו מהרשימה, כמו החבר אחמד טיבי, אם תשאלו אותו, איך הוא כינה בפוסט מ-2013 את זריקת האבנים על הג'יפ הצבאי? לגיטימית. ובשנים, נדמה לי שב-2015 זחאלקה, אני זוכרת שהוא גימד את הנושא הזה של יידוי אבנים, כאילו זה איזו זריקת סוכריות על החתן בעלייה לתורה. אז חברים, אין כאן מקום לסלחנות: אדם שאוחז בידו בסלע, בלוח שיש או בכל סוג של אבן שמסכן את החיים של החיילים שלנו, של האזרחים שלנו, דינו אחד, מוות. צריך ליצור את ההרתעה שתמנע את המקרה הבא.

משפט אחרון, צריך לשנות את התפיסה, כי אבן היא כלי נשק לכל דבר ועניין. ואני רוצה לפנות מכאן לאדוני שר הביטחון ואדוני הרמטכ"ל: צריך להתאים את הוראות הפתיחה באש לימינו. ואני אומרת שכל אדם שאוחז בידו אבן ומטרתו להרוג הוא בן מוות, ומחבל שבא לרצוח צריך לחסל. רק כך נצליח למנוע את מקרה אדל ביטון הבא.

חברת הכנסת שרן השכל, איננה, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, פנינה תמנו, איננה, ינון אזולאי, מוותר. חבר הכנסת יהודה גליק,

שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, יש שר?

חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, ראשית אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, שבעיצומו של הרמדאן המליץ לי, כשאני עולה עכשיו, לדבר בנחת. אז כך אני אעשה. אין בכוונתי פה להתייחס ללינץ', לעליהום, לבריונות שהייתה פה בשבוע שעבר. על כך אני מזמין את כל מי שרוצה לקרוא, העליתי לפני כמה דקות פוסט שמסביר בדיוק מה היה פה. אני רק מניח שאם חברי כנסת גברים היו עושים את זה לחברת כנסת אישה,

מייד הייתה פה, כל המליאה וכל התקשורת היו מתלהמים. מעבר לדבר הזה, אני עליתי כי רציתי להתייחס לדברי חברתי מירב בן ארי וחברת הכנסת יושבת-ראש הוועדה למעמד האישה עאידה תומא סלימאן. מוריי ורבותיי, כאשר מתגרשים וכאשר מתחתנים יש בדרך כלל שני צדדים. יש גבר ויש אישה, ויש מצוקה בשני הצדדים. וגם בתוך חיים זוגיים יש לפעמים מצוקות, גם לגברים וגם לנשים. העובדה שתומכים ומבינים מצוקות של גברים, אין בה שום פגיעה בנשים. כואב לי כשאני שומע על אלימות נגד נשים, מאוד מאוד, יהודים או ערבים, יהודיות או ערביות, לא משנה. אין לזה שום קשר, מותר להזדהות עם המצוקה של גברים גרושים, שההתאבדויות שלהם הן פי שבעה משל כלל האוכלוסייה. מותר לבוא ולהקשיב למצוקות שלהם, לא קורה שום דבר. זה לא פוגע בנשים. אם אכפת לי מגרושים, זה לא אומר שלא אכפת לי מגרושות. חברים וחברות, וחברת הכנסת תומא סלימאן, אם רק הייתם מקשיבים למה שהבחור ניסה להגיד, הייתן מקשיבות,

לא היה קורה שום דבר, כלום. באמת לא היה קורה כלום. קודם, אחר כך תקשיב לו, הזדהותי היא עם מצוקות

בין אם הם גברים, בין אם הן נשים, בין אם הם זוגות, בין אם הם חד-מיניים, בין אם הם יהודים,

מותר לי להזדהות. ואם אני מזדהה עם פלח אוכלוסייה מסוים, זה לא פוגע בפלח אוכלוסייה אחר.

חבר הכנסת אברהם נגוסה, איננו, חבר הכנסת זוהיר בהלול, מוותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הרבה זמן נמצא פה, גם כעיתונאי וגם כחבר כנסת, ואני יודע שהנוהל הוא שכשמגיעים אורחים, פקידי ממשלה או נציגי השלטון המקומי או הארצי, יושבי-הראש בוועדות לא נותנים להשתלח בהם ולהשתולל עליהם מעבר למידה הראויה. אני רוצה לספר לכם. היום לא הייתי בוועדת הקליטה, כי ידעתי שוועדת הקליטה הפכה בזמן האחרון למנגנון של במה לרפורמים והקונסרבטיבים, כל פעם בנושא אחר, הם לא מוותרים על ועדות אחרות,

אבל כאשר ראיתי איך מתייחסים למנכ"ל הרבנות הראשית ואיך לא נותנים לו לדבר, גם חברי כנסת, בצורה כל כך בוטה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לרבנות הראשית: אל תשלחו נציגים של הרבנות הראשית לוועדת הקליטה. צפיתי בדיון היום, כביכול לשם בירור עניינים שתחת סמכותו, והיו שם לינץ' ועליהום ולא נתנו לו לדבר מילה אחת. ואני אומר לכם שוב, הייתי בהמון ועדות, ראיתי שם נציגי ממשלה, רשויות שלטון: נציגי משרד הביטחון,

ותמיד יש לחברי כנסת ביקורת כנגד פקידים, אבל לאף אחד מהם לא העזו לעשות, או להתייחס באותה עזות וחוצפה ושנאה כפי שמתייחסים לנציגי הרבנות הראשית. וגם אף יושב-ראש לא היה מרשה לחברי כנסת ולאורחים להתפרץ בהשתוללות נגד מנהל בתי המשפט,

ולסתום את פיו כפי שעשו למנכ"ל הרבנות הראשית. אחת מחברות הכנסת צעקה: מי שמכם? ופה, בשאלה הזאת, מונחת כל הבעיה. כל פקיד שלטוני, אף אחד לא ישאל: מי שמכם. הוא פקיד שלטוני, הוא מייצג את השר, מייצג את הממשלה ואת הכנסת, ואף אחד לא שואל אותו: מי שמכם. לא נתנו לו להשמיע את דברו, והיה ברור שכל המטרה היא להשתמש ברבנות כמקפצה פוליטית עבור גופים רפורמיים משומנים, ולא רק שלטון הבג"ץ עבר לידי הרפורמים והקונסרבטיבים אלא גם חלק מוועדות הכנסת. זו לא פעם ראשונה, מופעי האימים האלה חוזרים על עצמם מדי שבוע באחת מוועדות הכנסת כשזה נוגע בנושאי דת ומדינה. ישנם ח"כים שמתחילים ממש לנבוח כשהם רואים נציגי היהדות בכנסת. לאור זאת, בלית ברירה, אדוני היושב-ראש, אני רואה חובה לקרוא לנציגי הרבנות הראשית: משתמשים בכם להסתה, מתנהגים אליכם כאל חיות ולא כאל בני אדם, חבל על הזמן שלכם ועל כבוד התורה, ההלכה והמסורת היהודית. אם מישהו חייב על פי החוק לבוא להתייצב לוועדה עוינת, תשלחו פקיד ממשלתי, אולי אפילו ממשרד הדתות, כפי שעושה משרד המשפטים. הוא לא שולח את מנהל בתי משפט או שופטים לבוא ולעמוד פה מול חברי הכנסת. אל תיתנו לרמוס את כבוד ההלכה והרבנות בידי זדים, אל תשלחו נציגים של הרבנות הראשית לוועדות עוינות בכנסת.

חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת טלב אבו עראר,

חבר הכנסת יואב קיש, מוותר, חבר הכנסת חיים ילין, איננו, חברת הכנסת נורית קורן,

סגן השר איציק כהן, בבקשה, יסכם. נא לצלצל, אנחנו עוברים להצבעה אחרי זה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הסיכום

שהבית כולו מצביע בעד הצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעביר אותה לוועדת הכספים. אבל עליתי בעקבות דיון נוסף שהיה היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט, שניהלה אותו חברת הכנסת יעל גרמן, ונכח בו בין היתר חברי איציק שמולי. והדיון היה דיון חשוב. הדיון עסק בחוק שבא להאריך את התקופה שבה עורכי דין שעשקו, ניצלו, רדפו, רדו בניצולי שואה יחזירו את הכספים הגנובים והגזולים.

שמעתי מחברי איציק שמולי,

לא נתנו לו לדבר, הוא גם חברי,

שהגיעו לשם קבוצות של מאכערים עם עורכי דין. אותם עורכי דין שהחוק דן בעניינם ובא לחייב אותם להחזיר כסף גזול של ניצולי שואה הביאו איתם קבוצות, שכל אחד בא עם איזה נאום כתוב. האולם היה מלא יותר בלוביסטים של החבורה המושחתת הזאת מאשר בחברי כנסת.

שעושה לילותיו כימים בכדי לרסן את אותה חבורה מושחתת. וזה לא יעזור, החוק הזה יעבור.

אם צריך תיקונים נוספים נעשה תיקונים נוספים אף על פי שעשינו תיקון גם בסדר הדין הפלילי, ואיציק גם הגיש תלונה במשטרה, לצערי, היא עדיין לא טופלה. אבל אני מודיע פה ללשכת עורכי הדין וליושב-ראש שלה מר אפי נווה: תטפל בחבורה הזאת. תטפל בה, כי אתה יכול לטפל בה. על שולחנה של ועדת האתיקה שלך נערמו תלונות אין-סוף, שאתה לא דן בהן. תדון בהן, שלול את רישיונם. הם לא יוכלו להיות עורכי דין במערכת המשפטית בישראל.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), תשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. נא להצביע, חברי הכנסת. ההצעה להעביר את הצעת חוק רשות הספנות והנמלים

בעד, 41, נגד, שמונה, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכספים להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 60), התשע"ח 2018, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון, תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) ובהצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח).

אנחנו עוברים להצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי נפלים), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא חשובה מאוד. מדינת ישראל, כידוע לכם, היא מדינה צרה, שהשטחים בה מועטים, בוודאי השטחים הפנויים. הצעת החוק הזאת נועדה להוסיף עוד שטחים הן לבנייה והן לחקלאות. בשנת 2011 חוקקה הכנסת את החוק לפינוי שדות מוקשים, שבמסגרתו הוקמה במשרד הביטחון הרשות לפינוי מוקשים. הרשות מטפלת בפינוי שדות מוקשים אשר אינם חיוניים לביטחון המדינה כדי לאפשר פיתוח של שטחים אלה לשימושים אזרחיים. הפינוי מתבצע באמצעות חברות מאושרות לפינוי מוקשים ולפיקוח על פינוי מוקשים שהרשות התקשרה עימן, והכול בפיקוח עליון של מפקח מטעם הרשות. בשבע השנים האחרונות, מאז הקמת הרשות, פונו בישראל כ-9,000 דונם של שדות מוקשים ושטחים חשודים במיקוש על ידי הרשות לטובת בנייה, חקלאות ותיירות. בנוסף, בישראל קיימים שטחים סגורים נרחבים אשר אינם משמשים עוד שטחי אימונים של מערכת הביטחון, ובהם קיימים נפלים או שהוטמנו בהם בעבר תחמושת, שלל או שאריות מניסויים שונים. חלק משטחים סגורים אלה מיועדים לשימוש למטרות אזרחיות, אולם בשל הסיכון הקיים בהם נמנע פיתוחם במשך שנים רבות.

כדוגמת פציעת הילדים ליד אלעד, הם מהווים אף סכנה לציבור החי לצידם. בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את סמכויות הרשות כך שתהיה אחראית גם לפינוי שטחי הנפלים בנוסף לפינוי שדות המוקשים, כפי שהיה עד להצעה זו. פינוי שטחי הנפלים יאפשר את שחרורם של שטחים אלה לטובת פיתוח חברתי וכלכלי, ובכלל זה הרחבה של שטחים חקלאיים, הרחבה של יישובים קיימים ושל שכונות חדשות. כמו כן, שחרור השטחים יאפשר הרחבת חופי הרחצה בישראל, גישה חופשית למקורות מים וחיזוק הפריפריה על ידי שימוש בקרקע לטכנולוגיות מתקדמות. שטחי הנפלים מפונים רק אם יש דרישה לשימוש בשטח מצד גורם כלשהו. בשל העובדה כי שטחים אלה נמצאים באזורי ביקוש, נקבע בתיקון לחוק כי מימון פינוי שטחי הנפלים בידי הרשות יהיה מהכנסות הרשות מדמי פינוי שייגבו מהגורם המבקש לפתח את שטח הנפלים או מתקציב ייעודי שיוקצה לכך מתקציב המדינה. בנוסף, בוצעו בחוק כמה תיקונים טכניים. על כן אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, ותעביר אותה להמשך דיון והכנה לקריאות שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לסדר הדוברים. סאלח סעד, מוותר, תמר זנדברג לא נמצאת. דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק החשובה הזאת. אנחנו, כמובן, נתמוך בהצעת החוק הזאת. צריך לעשות את כל המאמץ כדי שאנשים לא ייפגעו מנפלים וממוקשים וצריך להרחיב את הפעולה כדי לפנות ולפרק מוקשים בכל מקום אפשרי. אדוני היושב-ראש, לפני שבע שנים הייתה לי הזכות להיות אחד מיוזמי הצעת החוק שהקימה את הרשות לפינוי מוקשים. מי שהוביל אותנו אז בהצעת החוק היה חבר הכנסת דאז והיום השר צחי הנגבי, שהוביל את המהלך הזה. אז צריך לתת גם לו את הקרדיט המגיע. אני רוצה מכאן, עמיתיי חברי הכנסת, לאחל לכולנו שאנחנו לא נסתפק רק, בדיוק הזכרתי אותך, אדוני השר, את היוזמה ההיסטורית שלך מ-2011, שאנחנו מרחיבים אותה, והיא יוזמה מאוד חשובה ומבורכת. אני רוצה לאחל לכולנו שאנחנו לא רק נסתפק בהסרת מוקשים ונפלים ישנים, אלא שאנחנו גם נטפל במוקשים הגדולים והאקטואליים של המתיחות והמלחמה והמציאות המסוכנת מאוד שמתפתחת בינינו לבין העולם הערבי והמוסלמי שסביבנו, שאנחנו נסיר את המוקש הגדול הזה שנקרא הכיבוש, ונגיע לשלום אמיתי וצודק בין הישראלים לבין הפלסטינים, שאנחנו נפתור את הבעיות שיש בינינו לבין שכנינו מקרוב ומרחוק ושנביא באמת שלום עלינו, על המזרח התיכון כולו ועל כל העולם.

תודה רבה, אדוני. דב, אתה מאוד אופטימי.

עיסאווי פריג' לא נמצא, מיכל רוזין, מוותרת, מירב בן ארי, לא נמצאת. אני כאן, מירב, סליחה, מוותרת,

סבטלובה, לא נמצאת. סעיד אלחרומי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר אישרה ועדת הפנים של הכנסת סדרה של תקנות עם קנסות מינהליים על עבירות בתחום התכנון והבנייה. לכאורה, סדרה של תקנות שמטרתן לאכוף את חוק התכנון והבנייה, באופן תמים, אדם שלא מבין את הרקע לכל הסיפור הזה אולי יתמוך גם בזה. לצערי הרב, הנושא הזה חמור במיוחד למגזר הערבי בצפון, למגזר הדרוזי, איפה שהכפרים הדרוזיים, לתושבים הבדואים בנגב, ואני בטוח שגם לעוד אנשים, שנמצאים, גם מהחברה היהודית, במושבים ובקיבוצים.

על סדרה של תקנות, אדוני היושב-ראש, שבהן יש קנסות מופרזים ובלתי סבירים לכל אדם שעובר עבירת תכנון ובנייה. לפקח יש עכשיו את הסמכות לרשום דוח עם קנס של עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים.

בנוסף לדוח שהפקח ירשום, על עבירת הבנייה עצמה, יהיה גם דוח על השימוש במבנה. ובנוסף, וזה יותר גרוע, יהיה גם על כל יום של שימוש במבנה הזה שהאדם עושה. ובוודאי, רוב האוכלוסייה שנאלצת לבנות מחוץ לתוכנית המתאר היא האוכלוסייה הערבית. כולנו יודעים שבשנים האחרונות, עם חוק קמיניץ ועם האישור של חוק קמיניץ, היה דיבור על הסדרה ואישור תוכניות המתאר בצורה מהירה יותר. אבל לצערנו הרב, ברוב היישובים בגליל ובמשולש עדיין אין תוכניות מתאר מאושרות. ולכן כאשר ייכנסו לתוקף התקנות האלה, פקחי היחידה הארצית לתכנון ובנייה, לאכיפה, יסתובבו בתוך הכפרים האלה, מסביב לכפרים האלה, ואנחנו נראה שוב את הזעקה של התושבים. אנחנו לא מתכוונים לוותר, אדוני היושב-ראש, בנושא הזה. כל אדם בר-דעת יודע שיש היום, למשל בנגב, כ-100,000 תושבים, בכפרים הלא-מוכרים ובשתי המועצות האזוריות, שאין להם שום פתרון, בן רגע, באישור התקנות האלה, אנחנו הופכים אותם לעבריינים. כולם יעברו על החוק וכולם יקבלו את הקנסות האלה. אני קורא לחבריי, לכל בר-דעת, להתנגד לנושא הזה ולנסות, לפני שהתקנות האלה נכנסות לתוקף, לבטל אותן. תודה, אדוני. נחמן שי,

איילת ורבין, לא נמצאת, עליזה לביא, לא נמצאת, סליחה, איילת, איילת ורבין,

אני אמרתי שאת לא נמצאת.

עמר בר-לב,

עאידה תומא סלימאן, מוותרת, מנחם מוזס, כבוד הרב מנחם מוזס, מוותר, יעל גרמן, גברתי,

ג'מאל זחאלקה, לא נמצא.

בבקשה, אדוני. שלוש דקות, כבודו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למה שהיה היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט. קודם דיבר על זה סגן שר האוצר, ובאמת, מה שהיה היום היה מחזה מדהים. בחדר הזה הוועדה התכנסה כדי לדון באחת העוולות הקשות ביותר שהכנסת ראתה בשנים האחרונות. הסיפור הזה הוא סיפור ידוע על מאכערים ועורכי דין שבעצם יצאו למסע ציד שיטתי נגד ניצולי השואה, גוזלים את כספם, החתימו אותם על הסכמי שכר טרחה שערורייתיים. אחרי שהכנסת התערבה והגבילה את שכר הטרחה שמותר לקחת מניצולי שואה זה לא סימן לעורכי הדין האלה שום קו אדום, זה רק הגביר אצלם את המוטיבציה לגבות את מה שהם החתימו עליהם לפני החקיקה, את ההסכמים השערורייתיים, את אותם הסכומים שנמצאים בהסכמים האלה, לגבות את זה מניצולי השואה. הם לא עצרו גם שם, כי אז בא גם בית המשפט. אחרי שעורכי הדין עתרו לבית המשפט, בית המשפט גלגל את עורכי הדין מכל המדרגות, ואמר להם: ההסכמים והסכומים שקבעה הכנסת במסגרת שכר הטרחה שישולם לכם הם הוגנים והם משקפים את המלאכה שאתם עשיתם נאמנה. ומאז אנחנו נמצאים באמת במרוץ כנגד הזמן. פעם אחת כי מדובר בניצולי שואה, ומה לעשות, המספרים ידועים: בכל שנה 13,000 או 15,000 ניצולים הולכים לעולמם. ופעם שנייה במובן זה שמאז שהכנסת נדרשה לעניין ומאז שבית המשפט בעצם בא ואמר להפסיק עם הדבר הזה, החבר'ה האלה קיבלו מוטיבציה להגביר את הקצב ולהגיע לכל אחד ואחד מניצולי השואה, לקחת את כספו ולרמוס את כבודו עד דק. אנחנו מנסים להוביל חקיקה, חבר הכנסת שטרן ואנוכי וחברת הכנסת טלי פלוסקוב, שתגביל את היכולת של המאכערים והנוכלים האלה להגיע ולשים את ידם על הכסף של ניצולי השואה. ובמקום שלשכת עורכי הדין תבוא לאנשים האלה,

מה היה חסר בחוק האחרון? איזה פרצה הם מצאו בו? בעצם החוק שאנחנו מדברים עליו זה חוק שמתיר לניצולי השואה שעשקו את כספם לתבוע את הכסף בחזרה. במקום שתבוא לשכת עורכי הדין ותגיד: אני תומכת בחוק הזה, אני רוצה להוציא את התפוחים הרקובים מהארגז, אני רוצה לקחת את הרישיון של עריכת דין ממי שעשה את הפשעים האלה,

מה עושים?

אנחנו נעצור לכם את החוק ונקדם איזה מתווה פשרה. אנחנו נתנגד לזה מכול וכול, אדוני היושב-ראש, ולא ניתן, לא ניתן, שיפגעו בניצולי השואה. תודה רבה.

חבר הכנסת מלכיאלי, לא נמצא, חבר הכנסת אוחנה, לא נמצא, חברת הכנסת כהן-פארן,

חבר הכנסת יונה. אדוני היושב-ראש, בוודאי ובוודאי שאנחנו בעד החוק הזה.

טריוויאלי וחשוב. מי יכול להתנגד לפינוי מוקשים והרחבת, סליחה,

חבר הכנסת יואב קיש, להזכירכם, בין 19:30 ל-20:30 אנחנו ממשיכים בדיונים אבל בלי הצבעות. לא, לא, לא, אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

השעון עבד. אתה תקבל עוד חצי דקה.

תודה, אדוני היושב-ראש. אז כפי שאמרתי, ודאי שאנחנו תומכים בחוק הזה. אבל אני רוצה, בהמשך לדברים שנאמרו כאן, על איך אנחנו מנטרלים ואיך אנחנו מפרקים מוקשים משמעותיים גדולים יותר שקיימים היום במזרח התיכון, ובעצם אם אנחנו ניקח את היוזמה ונעשה צעד כזה או אחר יכול להיות שנוכל לפרק את המוקשים הללו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשתף אתכם בתחושה שלי. אנחנו חיים היום, ככה נדמה לי, הייתי מכנה זאת עידן הזחיחות. עידן הזחיחות אומר שישראל היום היא מדינה מאוד חזקה מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית.

אדוני היושב-ראש, אין להצטער על כך ואני גאה בכך ואני שמח על כך שהמדינה שלנו, והכלכלה שלנו, היא מאוד חזקה. אבל כאשר יש לנו את התנאים הללו, זה הזמן שאנחנו נדרשים למנהיגות עם חזון, מנהיגות שיכולה לקחת סיכונים מחושבים. הם מדברים תמיד על כך שאין לנו פרטנר לשלום, ואני אומר זאת בכאב רב: אני גם לא כל כך בטוח שיש לפלסטינים היום פרטנר לשלום.

כפי שציינתי, אדוני היושב-ראש, כי אנחנו חיים בעידן הזחיחות. ישנה איזושהי תחושה שאומרת: אנחנו חזקים, אנחנו בלתי מנוצחים, אף אחד לא יכול להתגרות בנו, יש לנו את הדומיננטיות במזרח התיכון ולכן אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שזו איוולת. אני חושב שמי שנוהג כך, המנהיגות שלנו, שנוהגת כך,

חס וחלילה, לגרום לכך שאנחנו נשלם מחירים מאוד כאובים בעתיד. לכן אני רוצה להתריע,

אדוני היושב-ראש, שמבחינתה של הממשלה הקולות שאנחנו משמיעים בעצם נופלים על אוזניים שהן ערלות. אין אף אחד שמקשיב ואין אף אחד ששומע. וזה דבר שיכול מאוד להיות נורא נורא, כפי שאני מציין. לכן אני אומר, ואני יודע, דרך אגב, שיש מנהיגים, גם בימין, גם חברות קואליציה או סיעות שהן חברות בקואליציה, אני אפילו מהמר על כך שהשר שיושב כאן איתנו גם חושב אחרת מאשר הרוח שנושבת מבלפור 3. זאת אומרת, כן, זה הזמן לתעוזה מדינית,

זה הזמן לבחון ברצינות את היוזמה הערבית של 2003,

נכון שהמזרח התיכון נמצא במצב כאוטי, אבל מנהיג, או הנהגה גדולה יודעת שגם מצב כאוטי זה מצב של הזדמנויות, אדוני היושב-ראש. מצב כאוטי זה מצב של הזדמנויות.

כי בסיטואציה שכזו יש לך גם את היכולת לעצב את המציאות העתידית. העמדה הזו של הממשלה שלנו, של ראש הממשלה שלנו, שמתבונן על המציאות כאילו באופן פסיבי ואומר: אין עם מי לדבר, זו איוולת פוליטית מהמדרגה הראשונה.

אני פה,

כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, לא מתוך איזושהי מחשבה שמישהו יקשיב לי, אבל שידעו שכתוב בפרוטוקול של הכנסת שאנחנו, חברות וחברי הכנסת, מתריעים ואומרים: די לעידן הזה של הזחיחות. זה הזמן להנהגה עם חזון.

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חאג' יחיא, אדוני. אתה, אני מבין, ממשיך את הצום, חאג' יחיא. בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בנושא של המוקשים אנחנו בדרך כלל יודעים שיש שדות והם מגודרים ויש אזהרות לא להתקרב, ואז אנשים לא מתקרבים. עד שנתקלנו, בשיטפון האחרון הגענו לחפש את ג'אבר, איימן ג'אבר, שאחרי שמונה ימים מצאו את הגופה שלו, זה היה דרומית לים המלח. באותו יום שהוא נעדר, הוא היה נהג משאית, מצאו את הגופה של הצעירה מבית הספר, העשירית, אבל המצב הקשה ביותר היה שמטרים ספורים מהגופה שלה היה מוקש. והמקום הזה נמצא באזור פתוח,

לא יודעים, ואז החיפושים התעכבו. החיפושים של איימן התעכבו לזמן ארוך כי לא היו יכולים להיכנס, כי יש מצב אי-ודאות: לא יודעים איפה בדיוק המוקשים נמצאים. המצב הזה, אני לא מבין בענייני צבא אבל הייתכן שיש מקומות כאלה שיש בהם מוקשים שלא יודעים איפה הם? עמר בר-לב, חבר הכנסת, יש כזה דבר שלא יודעים? אז זו סכנת חיים. האנשים שמחפשים, היו עשרות, היו גם שוטרים, כוחות הצלה. אנשים שמגיעים למקום ואומרים, כשהמוקשים נסחפים אז בכלל.

אז אני חושב שבמצב הזה צריך פתרון, במיוחד במקומות שהם לא גבולות מלחמה. לפחות במקומות האלה, שלא נמצא צורך בהם, אני חושב שצריך להזדרז, כי בזה אנחנו מצילים חיי אדם ואנחנו גם משחררים שטחים שהיום תפוסים על ידי המוקשים האלה. לכן אני אתמוך בחוק הזה, ואני חושב שצריך להכין תוכנית, ושהתוכנית הזו תיושם מהר ככל האפשר כך שאנחנו כולנו נהיה יותר רגועים.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת פדידה לאה, לא נמצאת, חבר הכנסת אכרם חסון, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, לא נמצא, חבר הכנסת נגוסה, לא נמצא, איל בן ראובן, אדוני, לא נמצא, רויטל סויד, לא נמצאת, מיכל בירן, מוותרת, רחל עזריה, גברתי לא נמצאת, חבר הכנסת דודי אמסלם, לא נמצא, חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת איתן ברושי, לא נמצא, חברת הכנסת נאוה בוקר, לא נמצאת, חברת הכנסת השכל, לא נמצאת, מוסי רז, חבר הכנסת, מוותר, חברת הכנסת תמנו,

חבר הכנסת ינון אזולאי, לא נמצא, חבר הכנסת גליק, לא נמצא, חבר הכנסת בהלול, לא נמצא, חבר הכנסת אייכלר, לא נמצא, חבר הכנסת גנאים, לא נמצא, חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא, חבר הכנסת אבו עראר, לא נמצא, יואב קיש, כבודו, לא נמצא, חיים ילין, לא נמצא. נורית קורן, נורית, עוד אפשר להצביע על החוק

גברתי, נורית, עולה?

השר,

לא, לא. אני ארצה לשמוע. מי מחליף כאן את יושב-ראש הקואליציה? לא צריך, עוברים להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי נפלים), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון)

בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. עכשיו, שימו לב, חברים, חברי הכנסת, רגע, רגע, לפרוטוקול. כן, בבקשה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, לפרוטוקול, מצביעה בעד. להזכירכם, מעכשיו ועד 20:30 אנחנו נדון בחוקים אבל נרכז את כל ההצבעות אחרי 20:30. בבקשה, אנחנו עוברים, מדלגים להצעת החוק, לא מדלגים. מדלגים, מדלגים, הוקדמה, הוקדמה, הוקדמה,

הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת מירב בן ארי.

תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, חברת הכנסת מיכל רוזין, אל תדאגי. אני אשאר איתך פה עד סוף המליאה. את יכולה להיות רגועה, אין פרוטקציות. אני רוצה להציג בפניכם את הקורס, זה דומה לקורס,

את החוק שלי בנושא מעורבות חברתית בשירות מילואים. ההצבעה תהיה אחרי, ואני קוראת לכם כמובן להצביע בעד.

ההצעה הקודמת שהעברנו עברה לוועדת החוץ והביטחון, של פינוי נפלים. סליחה, גברתי, בבקשה. תודה, אדוני. הצעת החוק הזו רוצה לאפשר קבלת נקודות זכות לסטודנטים גם על מילואים וגם על מעורבות חברתית. כיום האקדמיה מעניקה נקודות זכות על שיעורי ספורט, על פילאטיס, על התעמלות, וכמובן על כל מיני קורסים שונים ומשונים. אין סיבה שהתנדבות בקהילה, ובטח מילואים, לא יוכלו לזכות את הסטודנטים בנקודות זכות. הצעות החוק הזו, אני עובדת עליה מ-2015. הניח אותה לראשונה, בכנסת השש-עשרה, חבר הכנסת בוז'י הרצוג. צריך לתת לו את הקרדיט. זה היה לפני ארבע כנסות, ואני מקווה שבכנסת הזו זה יסתיים. אני שמעתי קצת דעות שבאו ואמרו: התערבות. אני אמרתי דבר מאוד פשוט. אם אפשרנו לתת על התעמלות, אין סיבה שלא ניתן גם על משהו ערכי יותר. אני מסתכלת על חברת הכנסת גרמן, ואני לא יכולה שלא להיזכר בתקופה שבה ניהלתי מרכז לנוער בסיכון בהרצליה. הדבר שהחזיק את המרכז שלי, ומי כמוך יודעת, זה הסטודנטים, שקיבלו נקודות זכות מהמרכז הבין-תחומי. ואת יודעת איזה כוח זה היה? את יודעת מה זה עשה לנערים ומה זה עשה לעיר שלך? אני מניחה שתוכלי לדבר על זה בעצמך. הסטודנטים הם כוח, מנוף. בזכותם הצלחנו להרים את הפרויקט שלי, אבל ככה נוכל להרים מאות פרויקטים. ואני אדבר גם לחבר הכנסת מאיר כהן, שיושב כאן בראש, שיודע בעצמו כמה מעורבות חברתית של סטודנטים ממנפת לא רק את העמותות אלא את הסטודנט בעצמו, ונותנת לו את האפשרות לקחת חלק משמעותי,

את השכונה,

נכון, את העיר, את השכונה. המרכז שלי היה בשכונת יד התשעה, שכונה בהרצליה שהייתה זקוקה לסיוע וקיבלה סיוע מדהים מהסטודנטים. אני אגיד לך עוד משהו, שתדע, כי אני יודעת כמה מעורבות חברתית זה דבר שחשוב לך: בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהסטודנטים גם יהיו מעורבים, כי אנחנו כל הזמן שומעים תלונות שהסטודנטים לא מספיק פעילים ולמה הסטודנטים במדינת ישראל, לא אכפת להם. איך יהיה אכפת להם? הם כל הזמן עסוקים בהישרדות, בכסף, באיך לשלם את שכר הלימוד. באמצעות נקודות זכות, והיו קצת טעויות עם נקודות זיכוי, לא מדובר בנקודת זיכוי,

נוכל לתת להם את האפשרות להתנדב. אני רוצה גם לדבר על אנשי המילואים, כי הבנתי שיש חברי כנסת שמתנגדים לזה, בעיקר מהרשימה המשותפת וממרצ. קודם כול, מיכל, אני רוצה להגיד לכם משהו, כי הבנתי שאולי אתם, אבל אולי בטעות אמרו לי, נגד העניין של המעורבות, ואנשי המילואים.

חשוב לי לומר, שתדעו, אוקיי: 16 מוסדות בארץ כבר נותנים נקודות זכות למילואים. אין סיבה שסטודנט מילואימניק ילמד ובמקום אחד יקבל ובמקום אחר לא יקבל. למה, הדם שלו סמוק יותר? זה לא קשור למילואים, זה קשור לעצמאות של מוסדות ההשכלה הגבוהה. כן, אבל מוסי, אם המוסד נותן נקודות זכות על פילאטיס, אין סיבה. אני לא יודע כמה אנשים עשו יותר מילואים ממני. דרך אגב, אני אומרת לך שאם היית אומר לי: מירב, נקודות הזכות הן רק אקדמיות נטו, הייתי אומרת לך שאני מסכימה איתך, כי אתה מבין שיש לנו שכל ישר. אבל אם המוסד האקדמי מראש נותן לך גם על ספורט, על נבחרת הספורט של הקמפוס, זה עניין של המוסד, יפה.

אני אומרת שהמל"ג, ותקרא את הצעת החוק, תגבש תוכנית מאוד מסודרת למעורבות חברתית,

באמצעות תקנון של סטודנטים בקמפוסים. אבל למה חוק? למה, כי כמו שהסברתי גם בוועדה, ובטח גם שמולי, כי המוסדות להשכלה גבוהה לא מעוניינים בחוק הזה. לא מעוניינים במדיניות הזאת, לא מעוניינים לתת לסטודנטים במילואים קרדיט. שמולי צודק. לא מעוניינים לתת להם קרדיט על מעורבות חברתית. זאת האמת. סגורים במגדל השן ולא רוצים לעשות עם זה כלום. הוא צודק. חברים, זה לא דיון. אחרי זה תוכלו לעלות לשלוש דקות לדבר.

אני רוצה גם לתת קרדיט לשמולי, שהוא חתום איתי. שים לב, שמולי. לקח לך שש דקות להגיע לזה. כי הייתי עסוקה בלהציג את החוק, זה גם חשוב, אתה יודע. אני אתן גם קרדיט. שמולי אמר פה משהו מאוד נכון. שמע, אני מחכה עם החוק הזה מ-2015, שלוש שנים, ואני רוצה,

תקשיב שנייה, כי אני לא יודעת אם תוכל להיות בטלפון ולהקשיב לי. אני אומרת לך בכנות, לא רק שחיכיתי, שמתי במקביל, בתוכנית מיוחדת של משרד האוצר, כסף ייעודי לתוכנית של שילוב סטודנטים במעורבות חברתית. גם זה, גם הכסף הייעודי, לא גרם למוסדות האקדמיים לעשות את הצעד.

אז כן, לפעמים אין מנוס, ואני בטוחה שאתה יכול להבין את ההיגיון. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. אני רוצה להגיד תודה לשר החינוך ויושב-ראש המל"ג נפתלי בנט, שחשוב להכיר לו תודה על זה, כי רק בזכות הדחיפה שלו החוק הזה הגיע לאן שהוא נמצא היום, וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. צריך להגיד תודה גם לוור"ה, לוועד ראשי האוניברסיטאות, גם למכללות, שהציגו תוכנית פתאום, בשבוע שעבר. הפלא ופלא, פתאום בשבוע שעבר יש ידיעה ב-ynet שיש תוכנית של נקודות זכות. אני שמחה שזה בזכותי,

לפחות ניתן להם קרדיט שהם עשו את זה. צריך להגיד תודה לכל מי שהיה מעורב בקידום ההצעה הזאת, ואנחנו נקדם אותה להצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית, בעזרת השם ובעזרת הכוח שלכם כחברי כנסת. בקצרה, אני מציעה שסטודנטים יקבלו שתי נקודות זכות עבור פעילות קהילתית. הפעילות תהיה מאושרת על ידי דיקן הסטודנטים, ממוקדת ונמצאת במכסת השעות שמראש נקבעה בתואר, זאת אומרת אנחנו לא מוסיפים אקסטרה לסטודנטים. אני אגיד מילה אחרונה: זו הצעת חוק שאני מאוד גאה בה. עבדתי עליה הרבה זמן.

כשניהלתי את המרכזים שלי ראיתי מה זה סטודנטים: ביום שהסטודנטים לא מגיעים אפשר היה לסגור את השאלטר,

ולסגור את המרכז. אנחנו נעיף את הסטודנטים וכך נסייע לעמותות, שכל כך זקוקות לסטודנטים האלה ככוח מתגבר. אני ממש מבקשת מכם שתתמכו. תתמכו גם בשביל הסטודנטים, גם בשביל העמותות, אבל בעיקר בשביל אלה שכל כך זקוקים להן. תודה רבה.

פנינה תמנו-שטה, לא נמצאת. איציק שמולי, בבקשה. דברי איתי עוד שש דקות, אולי אני איזכר בך. איך נראות צרות בגן עדן. גיהינום. אני יודעת. אפרופו גברים מוכים פה. די, די, שמולי. אדוני, השעון עובד, חבל. בסדר, אני רגיל שהיא גוזלת ממני, אדוני היושב-ראש. אוהבים. בהחלט אוהבים.

יש כאן מלחמות קרדיט? לא, חס וחלילה, חס וחלילה. כל הקרדיט מגיע לה. אני חושב שהצעת החוק הזו היא הצעה מאוד מאוד מאוד חשובה. מירב תיארה כאן במדויק לא רק את ההיגיון שעומד מאחורי הצעת החוק, אלא, ואני אומר את זה גם לחברים במרצ, גם את הניסיון לבוא בדברים מול האקדמיה בשנתיים וחצי האחרונות, שלוש שנים. אני זוכר שהתחלנו ב-2015, שמנו סקר על השולחן, ביקשנו סקר, ביקשנו נתונים, ביקשנו שהמל"ג תוציא לפועל מדיניות, אבל מדיניות רצינית, שבאמת תשנה משהו בתחום הזה בתוך האקדמיה. מה לעשות, בשלוש השנים האחרונות, מאז שהיוזמה הזאת מקודמת כאן, אני יכול להעיד כיושב-ראש התאחדות הסטודנטים שעוד לפני לפני לפני קודם זה לא נמצא על סדר-היום של מערכת ההשכלה הגבוהה.

בואו לא נתבלבל, זה נכון שהתפקיד של מערכת ההשכלה הגבוהה הוא לקחת אנשים צעירים, להרחיב את האופקים שלהם, לפתח בהם את החוש הביקורתי וכמובן לתת להם, בחלק מהמקומות, מקצוע כדי שיוכלו להתקדם איתו לחיים. אבל התפקיד של האקדמיה הוא גם תפקיד חברתי, והאקדמיה לא ממלאת את החובה שלה

כשאתם מסתכלים ואתם רואים כמה מוסדות מקדמים מדיניות אקטיבית ואפקטיבית של מעורבות סטודנטים בקהילה שכנגדה הסטודנטים מקבלים תגמול כלשהו, אתם רואים מספרים מאוד מאוד נמוכים, בעיקר באוניברסיטאות, לא כולן, בעיקר באוניברסיטאות, במכללות השונות היא מאוד מאוד גבוהה, יש 60 מוסדות אקדמיים כמעט. דווקא בלא-מתוקצבים יש יותר מתנדבים מבמתוקצבים. אני חושב שבסופו של דבר, גם מבחינת ההיגיון וגם מבחינת הצדק, אני באמת מאמין שכחלק מתהליך ההכשרה שסטודנט עובר, מהמצב שבו הוא צעיר למצב שבו הוא אזרח בוגר שמשתלב לטובת חיים יצרניים בחברה, אני באמת חושב שהוא גם יהיה סטודנט טוב יותר וגם אזרח בוגר טוב יותר בחברתו אם הוא יעבור בדרך את התחנה הזאת של מעורבות חברתית. מה לעשות, אם אנחנו מצפים שזה יקרה מעצמו, במציאות של הישרדות כלכלית שבה נמצאים הסטודנטים זה לא יקרה מעצמו. אני חושב שטוב שיש את הצעת החוק הזאת, אני מברך עליה, ואני חושב שחייבים לקדם אותה כמה שיותר מהר.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת גליק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן האופוזיציה, מן הקואליציה, אדוני השר, המתוק גם כן, מכיוון שלפני כן תקפתי את חברת הכנסת מירב בן ארי והיא לא הייתה כאן, אז הייתי צריך להשלים את שיעורי הבית שלה, כי אז תקפתי אותה, בצדק רב, על השתתפותה בלינץ' ובהתנהגות חוליגנית. אבל דווקא הפעם אני רוצה לברך אותה על הצעת חוק,

סליחה, מה זה לינץ'? זהו, חברים. אם היית פה בשבוע שעבר היית רואה מה שחברת הכנסת רויטל סויד עשתה לי, זה נקרא לינץ'. זה לינץ' זה לינץ', כן? זו בריונות, בריונות חוליגנית. אבל הצעת החוק הזאת היא הצעה נפלאה, לעמוד ולצעוק על כולם זה לא לינץ'? חברת הכנסת רויטל סויד, זה היה בשבוע שעבר.

הצעה נפלאה, הצעה ראויה, ואני באמת שמח להיות שותף, בין המצביעים לה. נדמה לי שיש בה העברת מסר שתלמידינו, שהסטודנטים שלנו, שלומדים באקדמיה, צריכים לדעת שלימודים זה לא רק אינטליגנציה וידע, לימודים זה גם רכישת רגישות חברתית. לכן אני מברך אותך בכל פה. כי כמו שבדרך כלל את עושה, בניגוד למה שהיה היום ובניגוד לשבוע שעבר, בדרך כלל כל מה שאת עושה מתוק מדבש וראוי, לכן אני שמח לפרגן לך. תודה רבה, אדוני. מסעוד גנאים, לא נמצא, ישראל אייכלר, לא נמצא, סעיד אלחרומי, לא נמצא.

סויד, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, השר שאינני רואה, השר נמצא כאן. חבריי חברי הכנסת, השימוש בביטויים לינץ' וחוליגניות הוא מבזה, מכיוון שאין-ספור פעמים אתה עמדת שם, ועל נושאים שהם בליבך ובדמך עמדת פה וצעקת על חברי כנסת, והפרעת להם, ולא נתת להם לדבר, חבר הכנסת יהודה גליק. והינה, אתה עומד פה, ומדבר פה על לינץ' ועל חוליגניות. ואתה רוצה לשמוע משהו? אתה ירדת בשפה שלך לשפה של ביבים, תסלח לי, כשאתה מתאר את מה שקרה כאן. אני אמרתי לך בשיחה פרטית יומיים אחרי מה שהיה פה בשבוע שעבר, ואני אומר עכשיו את מה שאמרתי לך בשיחה הפרטית: קודם כול, סרבן גט שבית הדין הרבני קבע שלא מדברים איתו ולא מארחים אותו לא צריך לבוא לכנסת, ולא צריך להזמין אותו לכנסת. גם אם היועץ המשפטי לכנסת לא מוצא עילה משפטית לעשות את זה, אני חושבת שבכנסת ישראל, בבית העם, הוא לא צריך להיכנס, ואסור לארח אותו. אמרתי לך את זה. אני חושבת שטעית, ואתה הסברת לי מה עשית איתו. אני הערכתי מאוד את מה שאתה עשית, וגם אמרתי לך יותר: שאם חס וחלילה ברמה האישית נפגעת, אז אני מתנצלת. אני אמרתי לך את זה גם בשיחה אישית וגם פה. וזה שאתה בוחר לעלות עוד פעם, ולחזור חזרה אחורה, ולדבר את מה שאמרת, זה גורם לי לומר לך כך: 1. תתבייש לך, שוב, שהכנסת לפה, גם אם המטרות שלך היו טובות. 2. על העובדה שאין בך קולגיאליות בזה, ולחזור ולעמוד. 3. עובדה שאמרתי לך, שלפני שעלית, כשהלכת וגם כשהיית פה אני שאלתי אותך: תיתן לנו הסבר, ומספיק שהיית זורק מילה אחת, והיית אומר: חברותיי, אני לא יכול לדבר על זה, חברותיי, אני אשוחח איתכן, אתה יודע כמה אנחנו מכבדות אותך, וכמה אנחנו מעריכות אותך. אבל אתה לא עשית את זה. אתה עמדת פה, ולנו היה נראה שאתה מגן על מה שאתה מגן כל הזמן, כי אתה מגן על סרבני גט, ואתה מגן על האנשים האלה, כמו שעשית היום בוועדה, ואנחנו שמענו פה גם את יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה וגם את חברת הכנסת מירב בן ארי. כי מבחינתך נשים שמגישות תלונה על אלימות הן לרוב מתלוננות שווא. בלי להבין שכשבאים ואומרים ש-70% מהתיקים נסגרים, זה בגלל שמדובר בבינו לבינה, ויש תשתית ראייתית שמאוד קשה להוכיח, שמדובר על אלימות, ולפעמים סוגרים את התיקים כשהיא מינורית, ושמדובר על נשים שלפעמים חוזרות לגבר שמכה אותן, ומבקשות שיסגרו את התיק. אבל אתה צידדת בגברים הבריונים שהיו שם.

אז אתה ממשיך את הקו שלך. בעבר צידדת בסרבני גט. היום המשכת בוועדה, וקוממת גם את חברת הכנסת מירב בן ארי וגם את יושבת-ראש הוועדה. ועכשיו, למרות שיחה אישית, שאני כל כך מתנצלת שעשיתי אותה, אתה בא ומדבר פה על חוליגניות. החוליגניות היא שלך. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אם נאמר משהו, סתם אני רוצה להוסיף לדיון, שרוב תלונות הנשים הן תלונות שווא, אז מי שאמר את זה, שיבוא למשרד הרווחה ויראה כמה שזה לא נכון. חברת הכנסת רויטל סויד, בערבית אומרים: (אומר דברים במרוקנית.) להירגע, הכול בסדר. יעל גרמן, גברתי, בבקשה. מה שהוא עשה לי, פה במליאה, אז מה, מישהו קפץ? חוליגניות. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי, מירב, אני עליתי כדי לתמוך בך. זוהי הצעת חוק ראויה. אני חושבת שזה מאוד חשוב. את, באמת יש לך את הניסיון, וגם לי. אני יכולה להעיד שסטודנטים שבאים ועוזרים ומסייעים,

אדוני היושב-ראש, גם יודע את זה, בתוקף תפקידך לשעבר זה דבר שלא יסולא בפז. חבר הכנסת גליק וחברת הכנסת, בבקשה, אנא מכם. לא רק שאנחנו באמת חוסכים, בכסף ממש, אלא התרומה של סטודנטים לילדים בכל הגילים היא תרומה של אח בוגר, היא תרומה של מודל, היא תרומה שקשה מאוד להעריך אותה באמת בכסף. ולכן, אני פשוט מברכת על החוק, ובטוחה שהוא יעבור פה אחד. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת זנדברג, לא נמצאת. איילת, חברת הכנסת ורבין, מה גברתי מחליטה?

בבקשה. נדמה לי שכמו חברתי רויטל סויד, אני לא תכננתי לדבר הערב, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו לחברי יהודה גליק ולחבריי הגברים פה במליאה. תתרגלו למשהו, שכנראה לוקח זמן להרגיל אליו, אבל אנחנו הנשים נעמוד ביחד כדי לחזק נשים אחרות, כדי שנשים מוחלשות לא יהיו לבדן. אני לא רוצה, גם אנחנו הגברים. סליחה, חבר הכנסת יוסי יונה, יש לי בקשה אליך. אתה חבר קרוב שלי, אל תפריע לי רגע עכשיו. אני אומר: למה רק נשים.

אני מבקשת ממך לא להפריע לי. זה לגיטימי לבקש, אל תפריע לי עכשיו. אני עכשיו מדברת על הנשים, ואני אדבר על מה שאני רוצה בזמן שעומד לרשותי. אני עכשיו מבקשת, עכשיו אתה מפריע לי, לא מסייע לי, זה הכול, זה נורא פשוט, זה הכי לגיטימי בעולם.

תתרגלו, אז אני מודה לך, אבל אני אגלה לך סוד: הגברים שהיו פה במליאה לא יצאו איתנו כשאנחנו יצאנו. אנחנו יצאנו, הנשים. סליחה, מוסי רז, סליחה, מוסי רז ופולקמן. אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר רגע לבקש עכשיו בלי עזרתכם?

אני אוהבת כל אחד ואחת מכם. הגנתי, אבל אמרתי. מיכל רוזין, אמרתי: אחד מוסי רז ואחד רועי פולקמן יצאו, זה לא מספיק לך?

תגידי את האמת, אני כל השבוע מתכתבת איתך, ואומרת לך: זה לא חוליגניות. ואתה כל הזמן ממשיך לקרוא לנו חוליגניות, חוליגניות, חוליגניות. יהודה גליק, אתה יודע שזה לא. אנחנו עשינו את המעשה הפרלמנטרי המתבקש במצב שבו סרבן גט כזה מגיע לכאן.

הטעות שלך הייתה, ואת זה אני אמרתי לך באופן אישי, ואמרתי לך: אני מבקשת ממך להבין, שכשאתה אתה עמדת פה ולא השבת לשום תהייה שלנו, לשום שאלה שלנו, התחושה של כל אחת ואחת מאיתנו, ודיברנו על זה רק אחרי, הייתה שאתה מסתיר מאיתנו משהו.

בהכירי אותך, מתקשה להאמין שאתה מסתיר משהו רע, כי אני לא חושבת שיצר האדם רע מנעוריו, אני לא חושבת ככה. אני חושבת שיצר האדם טוב מנעוריו, ואני מסבירה פנים לאנשים, אתה יודע בדיוק למה, כי אני חושבת שזה מביא טוב.

הגברים, במחילה מכבודך ומכבודם של מי שחולקים איתך עמדות דומות, יכול להיות שיש גברים שסובלים מכל מיני דברים, אני לא אומרת שכל הנשים מושלמות, אבל אתם תתרגלו לזה שהנשים עומדות ביחד,

חבר הכנסת יוסי יונה, זה לא נועד לפגוע בך. זה לא כי זה לא חשוב מה שאתה אומר, זה מאוד חשוב שגברים יעמדו איתנו, אבל אנחנו, קודם כול, אנחנו כנשים צריכות לעמוד כאישה אחת, תמיד אומרים "כאיש אחד",

אז לא, כאן, בבית הזה, כאישה אחת.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת עיסאווי פריג'; חבר הכנסת מלכיאלי, לא נמצא, חבר הכנסת חסון, לא נמצא,

לא נמצא. חברת הכנסת עזריה.

כבוד היו"ר, כבוד השר, שנמצא, הוא נמצא. חבריי וחברותיי חברי הכנסת,

סחתיין על הצעת החוק, אני אשמח להצביע בעד. סרבנות גט היא אחד האלמנטים של אלימות הכי קשים שיש, כי זו בדרך כלל אישה שסבלה מאלימות. היא סוף-סוף אוספת את עצמה לצאת מזה, מגיעה לבית הדין הרבני, ומה זה אלימות ומה זה אונס וכל זה? זה בעצם שליטה, זה ניסיון של הגבר לשלוט, היא מגיעה לבית הדין הרבני ומבינה שהגבר עדיין יכול לשלוט בחייה. יש שני שלבים לפי בית הדין הרבני במצב של סרבנות גט. השלב הראשון הוא כשמנסים לגשר, מנסים לייצר פתרון. והשלב השני, כשיש הרחקות דרבנו תם וסנקציות, זה השלב שבו נגמר הגישור. חבר הכנסת יהודה גליק, אני ניהלתי ארגון למסורבות גט.

להתקשר לאישה מסורבת גט ולהציע לה גישור כשהיא אומרת שהיא לא מעוניינת בגישור, ולנסות לשכנע אותה להסכים לגישור, אחר כך לפנות לגבר, אותו סרבן גט, לשאול אותו את רשימת הדרישות שלו, לפנות לאישה ולומר לה: מה את מוכנה מזה, זה לא השלב של הרחקות רבנו תם. לארח אותו בכנסת, לתת לו כבוד, לנסות לשמוע מה הוא רוצה, זה לא השלב. זה היה לפני. זה השלב, זה השלב של פטיש חמש קילו. זה השלב. זו האופציה היחידה, ואני מבינה שהיית תמים, וחשבת שיש סיכוי שהוא ייתן גט אם אתה תהיה נחמד אליו. אבל זה בדיוק מה שמומחים יודעים, שבשלב הזה להיות נחמד זה לא עוזר. המקסימום שקורה הוא שהאישה מוותרת עוד קצת, כי הבטיחו לה את הבטחת השווא הזאת שאולי היא תצליח לקבל את הגט. ההחלטה שלך לארח אותו הייתה החלטה מוטעית. ואני גם ניגשתי אליך אחר כך ודיברתי איתך על זה. ואתה יודע מה מבאס אותי בתוך כל האירוע הזה? שגם עכשיו, כשאתה כותב את המניפסט האין-סופי שלך על האירוע, אתה לא מסוגל לומר: תקשיבו חברים, נכנסתי למשימה שאני לא יודע לעשות אותה, ניסיתי, אבל לא היה לי סיכוי. אני לא יודעת אם עשית יותר נזק מתועלת.

אני מתארת לעצמי שעשית יותר נזק, כי בשלב הזה, אתן עשיתן יותר נזק, אותו סרבן גט בטוח, אותו סרבן גט, בטח היא כבר ויתרה על כמה דברים בתוך התהליך, ועכשיו הוא יודע שזה מובטח לו, ביד. וגם אם נשלח אותו לכלא, מה שיכול להיות שיקרה, הוא יודע שדברים שהיא ויתרה, היא כבר לא תוכל לדרוש אותם שוב.

יש שיטה בעניין הזה, ואנשים מוכשרים להתמודד עם הנושא הזה. זה לא מספיק להיות מלא בכוונות טובות. והבחירה שלך להשתלח בכל נשות הבית הזה, כי אנחנו מבינות היטב, אנחנו מכירות היטב סיפורים של מסורבות גט,

הבחירה שלך לעשות את זה היא יותר מכול, אמרתי: מבאסת, ואני שוב אומרת: מבאסת. לזה לא ציפיתי ממך.

חבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת גליק. זוהיר בהלול, לא נמצא, מיקי לוי, לא נמצא, לאה פדידה, לא נמצאת. רק את מבינה, אכרם חסון, לא נמצא, דודי אמסלם, לא נמצא. חבר הכנסת גליק, חבר הכנסת גליק, משהו מזה. רויטל סויד עסקה בזה, אני עסקתי בזה.

רק את מבינה,

אני קורא אותך, קריאה ראשונה, גם רחל עזריה וגם רויטל סויד.

אבל הוא ממשיך. גברתי, גברתי, מספיק. גם אתה, חבר הכנסת גליק. חבר הכנסת, אני קורא אותך קריאה ראשונה, עם כל הנחמדות שלך,

אליעזר מוזס, לא נמצא. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. חלאס, עשית את הנזק שעשית. מספיק. מי שעשה פה נזק זה את.

אדוני היושב-ראש, שלוש דקות, בבקשה. בתי הדין הרבניים, חברת הכנסת רחל עזריה, אני יודע שזה כואב, אבל להפסיק עם זה. בבקשה, אדוני.

באשר לעניין הספציפי הזה אני רמב"מיסט, ואני לא יודע איך מיישמים היום את התפיסות של הרמב"ם בענייני גיטין, והוא אומר: עד שיגיד רוצה אני. ולכן, כאשר חברתי דיברה כאן רציתי לומר, הלוואי.

"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני".

יפה מאוד. לכפות עליו. אז אני בעד זה. אני לא יודע מהם האמצעים, רגע. שעומדים היום לרשותו של בית הדין. כל מה שרציתי לומר כאשר הפרעתי לחברתי איילת ורבין, זה לומר שאנחנו, זה לא עניין של הנשים מול הגברים והגברים מול הנשים. רבים מאיתנו הגברים איתכן בעניין הזה. זה כל מה שרציתי לומר, ודעו זאת. תודה רבה. זו ההערה לעניין. זה לעניין הזה. עכשיו לעניין שניצב כאן לפנינו. אני בין אלה שחתומים על הצעת החוק של מירב, ובאמת, מעריך מאוד את פועלך המתמשך בנושאים הללו. אבל את יודעת שהייתה לי הסתייגות, והעליתי אותה גם בדיוני הוועדה. אנחנו הגענו לשלב,

אתה העלית את זה לפני כן, ההסתייגות היא גם שלך. גם חברי איציק שמולי.

בשלב מסוים הם אמרו,

אני מסכים איתכם,

אני מסכים איתך,

שבתחילת הדרך לא היה להם עניין לעשות זאת. אני ראיתי גם בהצעת החוק הזו משום שוט שיכול להוביל אותם לכך.

אם אתם לא מוכנים, באמצעים הנתונים בידיכם, בזמן הסביר שיש לכם, לקדם הנחיות כאלה ואחרות של המוסדות להשכלה גבוהה כדי לעשות זאת, הרי שאנחנו נחוקק חוק ונפיל אותו על ראשכם הר כגיגית. זו הייתה כוונה, ולכן גם חתמתי. אני חייב לומר שאני כאן מייצג גם את האקדמיה. בטח, גילוי נאות. גילוי נאות. אתה גם אקדמיה, ואתה גם בוגר של קרן, נכון. נכון, גברתי. אתה בין שני העולמות. את בוודאי יודעת שאין שום מחלוקת בינך לביני או בין באי הבית שתומכים בחוק הזה, באשר לתכליתו. התכלית היא תכלית ראויה. אין על כך שום ויכוח, מירב. אני, החשש המאוד-גדול שלי, ועדיין, עדיין אני חש אותו, הוא שזה יכול להיות תהליך שבו אנחנו נחוקק כאן חוקים ונפגע באופן מאוד מאוד משמעותי בחופש האקדמי. אני גם אומר לך, אני בסופו של דבר גם מצביע לחוק הזה, אני לא מציע כאן התנגדות. אלא, אני אז פניתי אלייך בדיוני הוועדה ואמרתי לך: מירב,

יושבים כאן נציגים של המל"ג, של הוות"ת, ואומרים לך, הכנו,

אתה יודע מי פוגע בחופש האקדמי? האקדמיה, שאומרת שהמשכורת של המציל באוניברסיטה זה גם כן תחת החופש האקדמי. אדוני, סיימת את זמנך. מי שמוזיל את החופש האקדמי זאת האקדמיה.

כל מה שאני ביקשתי לומר, לא, לא.

אוקיי, כל מה שביקשתי לומר, בבקשה, אדוני.

אנחנו צריכים להיות חרדים,

כי אני יודע גם שאכפת לך מהאקדמיה, שלא יהיה מצב שאנחנו עושים כאן איזשהו תקדים, שמחר יביאו לנו עוד חוק ועוד חוק כדי לפגוע בחופש האקדמי, ואת יודעת על מה אני מדבר. היום קיימת אווירה שיש בה משום רצון לפגוע בחופש האקדמי. לכן אני אומר לכם: אנא, באי הבית, אדוני היושב-ראש, משפט לסיום: היו מאוד מאוד זהירים כאשר אתם מביאים הצעות חוק שיש בהן משום פגיעה בחופש האקדמי.

תודה רבה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש.

זה הופך לדיונים של ארבע וחמש דקות.

גברת השכל, לא נמצאת, אחמד טיבי, לא נמצא. נורית קורן,

בבקשה, אנא הקפידו על שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר, אני רוצה קודם כול להחמיא לחברתי מירב בן ארי:

כי אין יותר מאשר להגיד לסטודנטים להיות מעורבים חברתית, ולראות לפעמים, הם לא גדלו בבית מסוים, מה קורה בבית אחר. וזה מלמד אותם שהחיים שלהם טובים יותר והכול רק אפשר. על ידי פעילות חברתית אנחנו רק עושים את החברה שלנו טובה יותר, וגם אותו בן אדם הופך להיות ערכי ויותר פתוח לאנשים אחרים. זו הצעה מצוינת, ואני אצביע בעד. חבריי, אני רוצה להעלות בפניכם נושא כאוב ביותר, ובדרך כלל אנחנו אומרים: אוקיי, זה לא קורה אצלנו אז אנחנו יכולים להמשיך. אני רוצה לספר לכם על גבורה של נער גרמני ששמו סמואל לירנזו ברנדל, שניסה למנוע קריאות של "הייל היטלר" במקדונלד'ס במינכן. הסיפור הוא שהנער לפני חודש וחצי ישב עם חבריו במקדונלד'ס ונכנסה קבוצה של שוויצרים והחלה בקריאות "הייל היטלר". כל היושבים שתקו ולא התערבו, כי זאת המנטליות הגרמנית.

בגרמניה, חבריי, אסור אפילו לדבר ולהגיד את המילה "נאצי"; כל מי שאומר את המילה נאצי צפוי למאסר, וכל שכן, ברגע שאומרים "הייל היטלר", זה ממש בעייתי.

ניסה להשתיק את הקבוצה האנטישמית והיא התעלמה ממנו. הנער ניסה להניא אותם מהקריאות "הייל היטלר" בצורה יפה ואמר להם: אתם יודעים מי זה היטלר? הם אמרו לו: כן, לא רק שאנחנו יודעים, אנחנו עומדים מאחורי כל דעה שלו. ואז קבוצה נוספת מקוסובו, שישבה ואכלה שם, הם החלו להגיד גם הם "הייל היטלר". ואז כולם התנפלו על הנער מהתיכון שעמד מולם וביקש מהם לכבד את החוק ולמנוע אנטישמיות, כי הוא מכיר יהודים, הוא מכיר את התרבות, הוא היה פה בישראל והוא נלחם על כבודם של יהודים. הילד הזה, מה שקרה, שהוא קיבל מכות רצח. עור התוף שלו נקרע, שטפי דם בצוואר, כי הם ניסו לחנוק אותו, ובסוף הם הניחו לו.

אדוני היושב-ראש, אף אחד מהיושבים לא סייע לו. אני לא רוצה לתאר לעצמי מה היה קורה אם זה היה בחור יהודי עם כיפה על הראש או עם שרשרת מגן דוד. אני לא רוצה לתאר לעצמי מה היה קורה. הנער הגיע בכוחות עצמו לתחנת המשטרה, התלונן. המשטרה לקחה את התלונה אבל לא ידעה מה לעשות איתה, כי הם לא יודעים מה לעשות עם גילויי אנטישמיות. לאחר שישה שבועות הפרשה עלתה בעיתונים, ואז המשטרה נזכרה לבקש את עזרת הציבור ולמצוא את האשמים.

ממש עוד דקה, אדוני. חבריא, זה לא עוד דקה. הדיון הוא שלוש דקות. אי-אפשר להעלות את, אדוני, אני מסיימת. זה מרגש, אבל, אני מסיימת. אני רוצה לבקש מראש הממשלה בתפקידו כשר החוץ, אני יודעת שבשבוע הבא הוא נוסע לאיחוד האירופי, הוא נפגש בצרפת. אני חושבת שאסור לנו לשתוק כשיהודים לא יכולים להסתובב עם כיפה במקום מגוריהם. אנחנו חייבים להעלות את נושא האנטישמיות, כי אנחנו יודעים שההסברה לא פועלת מספיק, ואנחנו צריכים למנוע כל גילוי אנטישמיות. אסור לשתוק, כי זה מה שקרה בתחילת המאה, ככה הנאצים עשו את מה שעשו.

תודה, גברתי. מיכל בירן,

אברהם נגוסה, לא נמצא, חבר הכנסת ברושי, לא נמצא, עאידה תומא סלימאן,

קסניה סבטלובה, לא נמצאת, איל בן ראובן, לא נמצא, איימן עודה, לא נמצא, יוסף ג'בארין, לא נמצא, ג'מאל זחאלקה, לא נמצא. מוסי רז. עפר שלח, לא נמצא. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שמובאת כאן, תכליתה ראויה והגיונית. באמת זה נכון שיש לעודד ויש לשמוח שמוסדות להשכלה גבוהה נותנים את האפשרות הזאת של התנדבות כנקודות זכות. זה בהחלט דבר חשוב. אני אצביע נגד ההצעה הזאת. אני חושב שבסופו של דבר ההצעה הזאת לא נכונה. גם כמי שהיה פה בכנסת, יצא וחזר אחרי 15 שנה, אני פתאום רואה את ההבדלים. הכנסת נזהרה כל השנים שלא להתערב בשיקולים של המוסדות להשכלה גבוהה. אנחנו לא יכולים לקבוע להם מה לתת כנקודת זכות ומה לא לתת כנקודת זכות. זה דבר לא הגיוני. בשביל זה קיימים מוסדות להשכלה גבוהה, הם קיימים פה, אגב, אפילו לפני המדינה, והם היו קיימים בכל העולם כבר מאות שנים. יש להם חופש אקדמי. אם אנחנו היום קובעים להם על מה לתת להם נקודת זכות, מחר אנחנו גם נגיד להם איזו התנדבות ראויה ואיזו התנדבות לא ראויה. אני כבר רואה חברי כנסת שיבואו לפה ויגידו: אהה, ההתנדבות בשוברים שתיקה זה לא טוב, התנדבות בבני עקיבא זה כן טוב.

אני כבר ראיתי פה חוקים, וראיתי איזה חוקים,

חברת הכנסת בן ארי, רק לפני שעה עברה פה הצעה למחוק את בג"ץ. איזו הצעה עברה למחוק את בג"ץ? טוב שיצאת החוצה, אני מעריך אותך מאוד על זה. ההצעה שמעבירה את סמכויות בג"ץ בשטחים הכבושים לאיזה בית משפט מינהלי בירושלים, זה עבר פה רק לפני שעה, אז אני אסמוך על זה שזה כתוב בהצעת החוק הזאת? זה דבר לא נכון. אנחנו מתערבים פה בדבר שלא נכון שנתערב בו. זה לא לבית מחוקקים. זה לאוניברסיטה. אני רוצה לנצל את הזמן, אדוני היושב-ראש, כיוון שיושב פה השר לביטחון פנים, אולי יקשיב לי השר לביטחון פנים דקה. אולי גם לא. אתמול ביקרתי גם בהתנחלות כפר עציון, שבה שרפו כמה עצים, וגם מדרום לחברון, ששם עקרו בכרמו של מוחמד אבו ג'אבר יותר מ-1,000 עצים, וגם בכפר ערבי נוסף בגוש עציון שעקרו שם 55 עצים. יש כאן תופעה מאוד נרחבת בשבועות האחרונים, שקוראים לה תג מחיר, או כל השטויות האלה, גם כלפי המתנחלים אבל קודם כול כלפי הפלסטינים, של עקירת אלפי עצים. אם לא נעצור את זה, זה פשוט הולך ומתפשט. פשוט בושה שאנחנו לא מסוגלים לשלוט על הדבר הזה. וחשוב מאוד להביא את הנושא הזה הנה, כי כשזה קורה בכיוון ההפוך אנחנו צועקים פה, אבל כשעוקרים לפלסטינים אף אחד לא מדבר. תודה רבה, אדוני. טלב אבו עראר, לא נמצא. נחמן שי, מוותר?

לא.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להצטרף לברכות לחברתי מירב בן ארי על הצעת החוק שלה ולחברים אחרים שחתמו עליה.

אנחנו כל הזמן מתלוננים שאנשים צעירים אינם מעורבים, אינם מגלים עניין, עסוקים בעניינים שלהם, לא קוראים עיתונים, לא עוקבים אחרי החדשות. יש איזה דור חדש כזה, y, לא יודע, אולי אות אחרת כבר, שהחיים שלהם מתנהלים בדרכם שלהם, אבל הם לא מחוברים, נקרא לזה, ללב הפועם, אולי לליבה של החברה הישראלית. השלב הקריטי בהתפתחות של האנשים הצעירים האלה הוא כמובן שלב הלימודים האקדמיים. לשם הם באים, אחרי הצבא, בדרך כלל, מתחברים, יוצרים דברים משותפים, לומדים, ומשם הם כבר מזנקים לחיים הגדולים שמחכים להם. הרעיון הזה שבתוך שלב הלימודים האקדמיים הם יעסקו בפעילות חברתית וקהילתית ושיזכו על כך בנקודות, אני חושב שהרעיון לתת להם נקודות הוא רעיון טוב, מפני שהם לומדים בדרך הזאת לא פחות מאשר הם לומדים בכיתות הלימוד שלהם ובאוניברסיטה. העבודה בחברה שבה הם חיים, המעורבות שלהם בחיי החברה הן מפתח לחיים שלהם אחר כך במדינה כולה. כמו שעושים שנת שירות שלישית, וכמו שעושים את המכינות, וכמו שעושים לפעמים שירות לאומי, הפרקים האלה שנרשמים בראשית חייהם של האנשים הצעירים האלה הופכים להיות מאוד מאוד דומיננטיים בהמשך דרכם. ולכן, החיבור הזה של החברה, של ארגונים חברתיים,

שלא יהיו פוליטיים.

אני גם לא חושב שיש אסון בגורמים פוליטיים, צריך רק לדעת בערך את האוריינטציה שלהם, אבל אני מניח שהאוניברסיטאות רועדות כשהן שומעות על גורמים פוליטיים. הרעיון שאנשים צעירים באים לאוניברסיטה ללמוד גם את ועל החברה שבה הם חיים, והם עושים את זה באופן מעשי, לא רק בתיאוריה, ושהם לא רק חיים את חיי הקמפוס אלא גם את הסביבה שבה הקמפוס הזה נמצא, הוא רעיון מעולה ונכון. אני שמח על הצעת החוק ואני אשמח לתמוך בה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת קיש, לא נמצא, חבר הכנסת אוחנה, לא נמצא, חבר הכנסת ילין, לא נמצא. חבר הכנסת עמר בר-לב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני, כמובן, בעד הצעת החוק הזאת. זה נראה לי ממש מובן מאליו וממש לא מובן מאליו למה עד היום החוק הזה לא חוקק, חברת הכנסת מירב. הזכרת, נדמה לי, שכבר בוז'י הציע אותו. בכנסת השש עשרה.

הלוא היום בבתי ספר תיכוניים, מקובל שהתנדבות לקהילה בצורה כזאת או אחרת היא חלק מתוכנית הלימודים בחלק מבתי הספר, תנאי לקבל תעודת בגרות. כן, בחלק מבתי הספר, או כולם, זה אפילו תנאי. אני חושב שגם באוניברסיטה, יש כבר תעודת בגרות חברתית. תעודת בגרות חברתית.

אבל מצופה מילדים, אלה לא ילדים, מנערים ונערות, להתנדב. גם באוניברסיטה, שוב, אני מזמן כבר לא הייתי באוניברסיטה, אבל יש אוניברסיטאות שבהן למשל ספורט הוא חובה, או אם הוא לא חובה, הוא זכות, ואם אתה עושה איזשהו ספורט אתה מקבל איזשהן נקודות זכות. אני בתור אחד שאוהב ספורט, מובן שאני בעד זה. אבל נראה לי,

אני קצת מרים גבה ממה ששמעתי שחבר הכנסת מוסי רז אמר, שהוא לא מבין את ההקשר הזה, ומדוע אם התנדבות בקהילה או שירות בצבא, שלפחות לרובנו זה שירות חובה על פי חוק, ואם אנחנו עושים אחרי זה מילואים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל פחות מ-10% מהגברים ששירתו בצבא עושים מילואים,

גם אלה שעושים מילואים זה מעט שבמעט. וזה צורך, מה לעשות, זה עוד צורך לאומי שלנו, ולכן אני בהחלט,

סטודנט אני עשיתי 70 יום בשנה מילואים. תציע מילואים, נדבר.

אבל אני חושב, המילואים זה לא בהצעת החוק.

מוסי,

אבל עכשיו אני מדבר, אז תתייחס אליי. אני חושב שהעניין של פעילות חברתית, במידה מסוימת, הוא הרבה יותר,

לא יודע אם הרבה יותר,

לא פחות. בוודאי לא פחות מאשר שירות מילואים, וגם שירות מילואים הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שזה חלק מהחינוך שראוי שכל אחד מאיתנו גם יחנך את עצמו וגם יחנך את החברה, ולהבין שהאחריות של כל אחד מאיתנו כאזרח היא לא רק לגבי עצמו, מי כמוך יודע, כי אם גם לגבי הסביבה שלנו, וזה חלק מהדרך לנסות להטמיע את הערך הזה בקרב ציבור יותר רחב. זו לא חובה, זו זכות, אבל זו זכות חשובה, ואני מאוד בעד הצעת החוק הזאת.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

אם כן, נגמר, סיימנו את סדר הדוברים בהצעת החוק. אנחנו, כאמור, נצביע אחרי 20:30. איפה מיקי? מיקי, בבקשה. אין הצבעה. אמרתי שאין הצבעה. בבקשה. אנחנו עכשיו נעבור להצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (מס' 23) (העלאת מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. עשר דקות, אדוני, אבל הוא צריך פחות. אני אשתדל לא לעבור דקה. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, זו הצעת חוק שנולדה עקב בעייתיות מסוימת בכל מה שקשור לביטוחים לרכבים דו-גלגליים. המחירים הרקיעו שחקים מרגע לרגע, עד הרגע שאנחנו,

היינו צריכים לעשות התערבות על מנת להוריד את המחירים למקום סביר ולא להביא למצב שהאוכלוסייה הגדולה שכן רוצה לנסוע ברכב דו-גלגלי פשוט תפסיק לנסוע ברכב דו-גלגלי רק בגלל המחירים הבלתי-נתפסים של הביטוח. ולכן הבאנו את הצעת החוק הזו, שבסופו של דבר תביא למצב שבו המחירים של הרכבים הדו-גלגליים יהיו מחירים סבירים מבחינת הביטוחים.

ייתכן שתהיה עלייה ממש קלה, אפילו מינימלית, במחירים של ביטוח לרכבים של ארבעה גלגליים, בסדר גודל, בהערכות גסות, של שקלים בודדים. למי שירצה לנסוע ברכב דו-גלגלי תהיה האפשרות הכלכלית לעשות את זה. כי המחירים הרקיעו שחקים,

מדובר באלפי שקלים. ויש אינטרס ברור של הממשלה ושל שר התחבורה,

הוא לא דיבר על זה, אבל אני חושב שגם של שר האוצר, יש אינטרס ברור שיהיו רכבים דו-גלגליים. זה חוסך, מה? אני מטפלת בזה,

אבל רגע, חבר הכנסת מיקי זוהר, זה אומר שאת העלות אנחנו משיתים על כלל נהגי,

ואזרחי מדינת ישראל, זה תמיד ככה. זה הרעיון,

אבל כדי לפרוט את זה למקום שזה יהיה ברור: נניח אם היום רוכב דו-גלגלי היה צריך לשלם 2,000 שקל לביטוח חובה, ולפני החקיקה הזאת הוא היה צריך לשלם 7,000 שקל לביטוח רכב, ובעצם חסכתי לו 5,000 שקלים בביטוח החובה שלו, ואני אומר את זה במספרים באמת לא מדויקים, אני רק זורק נתונים, ולנהג הרכב הארבעה-גלגלי היה עולה המחיר בשבעה שקלים או בשמונה שקלים או אפילו בעשרה שקלים, עדיין השגנו את התוצאה ואת המטרה.

כי מרגע ששמנו רכבים דו-גלגליים על הכביש, חסכנו בפקקים, חסכנו בזיהום אוויר, חסכנו בהוצאות דלק לאזרחים רבים, שאומנם הם משלמים עשרה שקלים יותר על הביטוח שלהם אבל הם יושבים פחות זמן בפקק, וזה חוסך להם גם דלק.

במאזן הכולל הכלכלי, כשמשרד האוצר גם,

תמך בהצעת החוק הזו הייתה איזושהי הפנמה שכן, עם כל הקושי בדבר יש הרבה יתרונות, ובסוף במאזן הכולל זו חקיקה טובה ונכונה, ועל כן אני מבקש מהכנסת להצביע בעדה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. עיסאווי פריג' לא נמצא, מיכל רוזין, לא נמצאת, מירב בן ארי, לא נמצאת, קסניה סבטלובה,

סעיד אלחרומי, לא נמצא, נחמן שי, לא נמצא, עליזה לביא, לא נמצאת, איילת נחמיאס ורבין, מוותרת.

עמר בר-לב, מוותר, עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, מנחם אליעזר מוזס, לא נמצא, יעל גרמן, לא נמצאת, זחאלקה,

איציק שמולי, לא נמצא, מיכאל מלכיאלי, לא נמצא, אמיר אוחנה, לא נמצא, יעל כהן-פארן, לא נמצאת, יוסי יונה, לא נמצא. מיקי לוי. אני חייב, מה, מיקי, מה מכעיס אותך הפעם? אני רק מזכיר לך שהחוק של סמוטריץ יותר, אדוני היושב-ראש, במהות, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר צודק, אבל למה להשית את העלויות על כל אזרחי מדינת ישראל בעלי הרכב? אם החוק הזה צודק, והחוק הזה הוא בהחלט חוק צודק, תבוא ממשלת ישראל, יבוא האוצר שתמך, ויביאו את התקציב המתאים. נורא קל לכנסת ישראל לבוא ולהגיד: אני מכניסה את ידי לתוך כיסו של האזרח. ואני לא יודע בדיוק כמה חסר, 50 מיליון, 60 מיליון, 100 מיליון,

אף אחד לא עשה את התחשיבים. ולכן, אני חושב שהחוק הזה הוא אולי ראוי, אבל לא ראוי שנתמוך בו. לא ראוי שנתמוך בו, כי אם ממשלת ישראל, משרד האוצר, הממשלה, חושבים שהחוק זה חשוב, יתכבדו, יכניסו את ידם אל תוך תקציב המדינה ויסבסדו את רוכבי האופנוע. למה להשית את העלות על אזרחי מדינת ישראל? ואני אומר עוד פעם, מיקי, החוק הזה ראוי, אבל לא ראוי שיכניסו את היד לכלל נהגי מדינת ישראל. מאחר שהעניין הביטוחי הזה מבוצע בשיטת הפול,

אין דרך אחרת. גם אם אנחנו נוריד את כל מחירי הביטוח באופן גורף לכלל אזרחי ישראל, עדיין יצא מצב שעקב החקיקה הזאת, מה שהיה צריך לשלם נהג רכב גלגלי קודם, הוא ישלם יותר הפעם.

אני מקבל את זה, אבל אני בא ואומר, תראו, זה מזכיר, מיקי, זה מזכיר לי את נושא החשמל. באה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ועושה רפורמה, והרפורמה ראויה, אבל מכניסה ידה אל תוך כיסו של האזרח כדי שישלם יותר כדי לממן את הרפורמה. אז, סליחה, יבוא האוצר, וזה בסדר, ואני אומר שהחוק הזה ראוי, יכניס את היד לכיס, יוציא כסף לפול ויכסה את רוכבי האופנוע. זה נורא חכם ונורא קל להשית את העלות על כלל בעלי הרכב במדינת ישראל. תודה רבה. ולכן אני אצביע נגד. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, לא נמצא, חברת הכנסת פדידה לאה, מוותרת.

חבר הכנסת אכרם חסון, לא נמצא,

לא נמצא, עפר שלח,

איל בן ראובן, לא נמצא. רויטל סויד, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף בהצעת חוק שיזמנו, חבר הכנסת עודד פורר ואני. הצעת חוק שבאה לחזק את תושבי ויישובי רמת הגולן, אצבע הגליל, בקו החזית, עד 15 קילומטרים מהגבול. הצעת החוק מדברת על פטור ממע"מ. זאת אומרת, מע"מ בשיעור אפס על כל שירותי התיירות: בתי מלון, צימרים, מסעדות, אטרקציות, וזאת באמת כדי לחזק את תושבי רמת הגולן ותושבי אצבע הגליל. רק בשבועות האחרונים, כשהתחילה המתיחות בצפון, ראינו מה קרה כאשר מ-100% תפוסה שהיו בכל חדרי המלון והצימר ברמת הגולן ירדו בבת אחת, כשהתחילה שם איזו מתיחות בצפון, מתיחות ביטחונית, הם ירדו לתפוסה של 35%, ואנחנו מבינים מה המשמעות של זה,

לכל הפרנסה, לכלכלה ולחוסן הכלכלי של רמת הגולן ושל תושבי הצפון. לפי נתוני הלמ"ס, ברמת הגולן יש 1,200 חדרי בתי מלון ו-1,000 יחידות צימרים. לפי סקר תיירות שנערך, 11% מכל התיירות הנכנסת לארץ, מי שמבקרים בארץ, 11% מגיעים גם לרמת הגולן והם לנים שם בממוצע,

שני לילות לכל היותר. הצעת החוק שלנו, שבאה באמת לדבר על פטור ממע"מ,

מע"מ בשיעור אפס על כל התיירות ועל הנגזרות שלה, גם מסעדות גם אטרקציות, תביא לכך שיותר אנשים, גם בתיירות פנים וגם בתיירות חוץ, יגיעו לרמת הגולן ,יגיעו לאצבע הגליל, ישהו שם יותר. זה סוג של מענה גם למצב הביטחוני, אבל בהחלט גם למצב שהריחוק הפיזי, הגיאוגרפי, גורם לכך שפחות אנשים מגיעים. אנחנו יודעים היטב שחוסן חברתי נבנה גם מחוסן כלכלי. הצעת החוק הזאת הוגשה ממש עכשיו. אני מאוד מקווה שמשרד התיירות יתמוך בה, וכך גם משרד האוצר. אנחנו מדברים על הוראת שעה לשלוש שנים, שמתכתבת עם המתיחות הביטחונית שיש בצפון. אני מאמינה שהצעת החוק הזו של חברי חבר הכנסת פורר ושלי בהחלט לא רק תיטיב עם תושבי רמת הגולן ויישובי אצבע הגליל, אלא תיטיב עם התיירות בכלל.

תודה, גברתי. חברת הכנסת מיכל בירן, לא נמצאת, רחל עזריה, גברתי, מוותרת, דודי אמסלם,

דוד אמסלם, מוותר? אתה מדבר?

יואל חסון, לא נמצא, איתן ברושי, לא נמצא, נאוה בוקר, לא נמצאת, השכל, לא נמצאת, מוסי רז, לא נמצא, פנינה תמנו,

ינון אזולאי,

לא נמצא, אברהם נגוסה, לא נמצא, זוהיר בהלול, לא נמצא, ישראל אייכלר, לא נמצא,

לא נמצא, מסעוד גנאים,

סאלח סעד, מחוק, תמר זנדברג, לא נמצאת, נורית קורן, לא נמצאת, יואב קיש, לא נמצא, איימן עודה, לא נמצא. תם סדר הדוברים.

נצביע כאמור אחרי 20:30. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 46),

לקריאה ראשונה.

בבקשה, אדוני, עשר דקות. רים להצעת החוק הבאה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 46), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה.

בבקשה, אדוני, עשר דקות. רים להצעת החוק הבאה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 46), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה.

בבקשה, אדוני, עשר דקות. מכלוף מיקי זוהר (יו"ר ועדת הכנסת): רים להצעת החוק הבאה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת איציק שמולי, לא נמצא, מירב בן ארי, לא נמצאת, פנינה תמנו שטה, לא נמצאת, חבר הכנסת גליק, לא נמצא, מסעוד גנאים, לא נמצא, דב חנין, לא נמצא, ישראל אייכלר,

סעיד אלחרומי, לא נמצא, רויטל סויד, לא נמצאת, יעל גרמן, לא נמצאת, סאלח סעד,

תמר זנדברג, לא נמצאת, איילת ורבין, לא נמצאת, עיסאווי פריג' לא נמצא, מלכיאלי, לא נמצא,

לא נמצאת,

עבד אל חכים חאג' יחיא, לא נמצא, רחל עזריה, מוותרת, זוהיר בהלול, לא נמצא, מיקי לוי, מוותר,

גברתי, לא נמצאת, אכרם חסון,

דודי אמסלם דודי אמסלם, אתה מוותר? מוותר, אליעזר מוזס, כבודו, לא נמצא, יוסי יונה, לא נמצא, השכל, לא נמצאת, אחמד טיבי, לא נמצא, מיכל בירן, לא נמצאת, אברהם נגוסה, לא נמצא, איתן ברושי, לא נמצא, עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, קסניה סבטלובה, לא נמצאת, איל בן ראובן, לא נמצא,

יואב קיש, מוותר, אמיר אוחנה, לא נמצא, מוסי רז, לא נמצא, נחמן שי, מוותר, חיים ילין,

עמר בר-לב, לא נמצא, איימן עודה, לא נמצא, כהן-פארן, לא נמצאת, נורית קורן, לא נמצאת. אם כן, אנחנו עוברים לחוק הבא. נצביע עוד מעט. אני מזמין את חבר הכנסת יואב קיש, הצעת חוק הכניסה לישראל. אני מבקש, אנחנו אחרי. תצביע על ההצעה הזאת.

בבקשה, אדוני. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. חבר הכנסת יואב קיש, אדוני. כבוד היושב-ראש, תודה. אני מניח שאני לא אקח את כל עשר הדקות, אבל בוודאי חמש דקות, ולכן אם אפשר יהיה להצביע, כמו שאמרת, על הצעת החוק הזו, כמובן כך נעשה. אנחנו מדברים על הצעת תיקון לחוק הכניסה לישראל, הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד. הצעה זו היא הצעה שבעצם באה להסדיר את מה שידוע בכינוי ועדה הומניטרית. בעצם היום, עובד זר שמגיע למדינת ישראל מוגבל בשהות של חמש שנים. ובשנים האחרונות הוגשו אלפי בקשות לוועדה מייעצת, שבקשתם העיקרית היא בעצם לאפשר לאותם עובדים שהות נוספת. בגלל עומס הבקשות והזמן הרב הנדרש, החליטו שרי הפנים בשנים 2014 2016 לתת אישור גורף ל-9,000 בקשות. המצב הזה גרם לכך שעובדים זרים העדיפו לעבור לטפל במי שהטיפול בו קל יותר, ומטופלים סיעודיים רבים, בעיקר הקשים ביותר שבהם, התקשו למצוא בעצם העסקת עובדים זרים לאורך זמן. מטרת חקיקה זו לעודד עובדים זרים לעבוד קודם כול אצל מטופל אחד ולא לעזוב, ולהישאר איתו ככל שניתן. ובאמת לזקק את זה, שמי שנשאר בישראל יהיה למטרת עבודה בענף הסיעוד בלבד. הרעיון בהצעת החוק הוא להסמיך את שר הפנים להאריך את הרישיון לישיבת העסקה של עובד זר בענף הסיעוד גם למי שחלפו מעל חמש שנים לשהותו בישראל, לשם טיפול במטופל סיעודי, מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים המתקיימים במטופל הסיעודי והקשורים למורכבות או לייחודיות הטיפול הסיעודי הנדרש לו או לנסיבות אישיות אחרות של המטופל. אנחנו הגדרנו כמה תנאים שבהם בעצם אנחנו מתייחסים לקריטריון של נכות קשה, ואלה הם: מטופל סיעודי שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 188%; נכה צה"ל או נפגע פעולת איבה שהוכר כנכה סיעודי בדרגת נכות 100% מיוחדת, ילד נכה הזכאי לקצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור 188% לפחות, והוא בעל נכות קשה מיוחדת, מי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כמטופל סיעודי עקב פגיעה בעבודה, כהגדרתה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, והוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום. הרעיון של ההצעה הזו הוא לייצר באמת הגדרה לאותם נכים קשים, שהם צריכים את עזרתנו. הם צריכים את עזרתנו במציאת עובדים זרים. העובדים הזרים הולכים ובוחרים לעבוד אצל קשישים, אצל אנשים שאולי פחות סיעודיים, ועדיין זכאים להעסקה של עובד,

ובכך למעשה נוצר מצב שהנכים הקשים לא מצליחים לקבל את העובדים הזרים אליהם. אני אתן לכם דוגמה נוספת. במקרה הזה אנחנו מדברים רק על עובדים שהם מעל חמש שנים, ולהארכת התוקף, אבל אני אתן לכם מקרה אחר: פנייה ממשפחה שבה יש נכה קשה, ובעצם עם רמת מורכבות קשה של טיפול.

אחרי בדיקות, עובד זר מחוץ-לארץ במיוחד בשביל לטפל באותה משפחה, וחודש לאחר מכן אותו עובד זר מתחרט ואומר: אני רוצה לעבור לטפל במישהו אחר.

אנחנו לא בכלא, מצד אחד, מצד שני, יש פה בעיה קשה.

נכון, הייתה לנו בעיה עם האזורים. בגלל זה עשינו את נושא האזורים, שבעצם מי שבאזור צריך להישאר באזור שלו.

עכשיו, אותו דבר, אני אומר לך, יש עם המורכבות של נכות קשה. נכות קשה צריכה איזשהו תעדוף.

כי אחרת מה שיקרה, וזה קורה,

אומנם באותו אזור, אבל לטפל בנכים פחות מורכבים,

אני מבין את זה.

זה טבעי, אני לא בא ואומר שיש פה איזו התנהגות לא טבעית. אבל לנו יש אינטרס מובהק שאותם נכים קשים יצליחו באמת לקבל עובדים, ושהעובדים יישארו אצלם ולא יחליפו אותם. ולמעשה בעניין הזה חשוב שנעביר מסר גם לעובדים הזרים: אתם באים לישראל, אתם באים לישראל בשביל לטפל במטופלים, לא בשביל לעשות פה איפה ואיפה ולהתחיל לאבחן במי רוצים ובמי לא רוצים. הכוונה היא בהחלט להישאר ולתמוך באותם עובדים. זו מטרת החוק, תודה רבה. תודה, אדוני. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים.

אנחנו מייד מצביעים על החוק הזה ומצביעים בדיעבד על שאר החוקים. מירב בן ארי, חברת הכנסת, מוותרת, תמנו-שטה, לא נמצאת, איציק שמולי, לא נמצא,

לא נמצא, מסעוד גנאים, מסעוד גנאים, לא נמצא, דב חנין, לא נמצא, ישראל אייכלר, דב, אתה ויתרת, ישראל אייכלר, לא נמצא, עליזה לביא, לא נמצאת, סעיד אלחרומי, לא נמצא, רויטל סויד, לא נמצאת, יעל גרמן, לא נמצאת, תמר זנדברג, לא נמצאת, איילת, מוותרת, עיסאווי פריג' לא נמצא. מלכיאלי, אני, אדוני, נמצא. סליחה, כבודו, סליחה. אני עם שתי ידיים, שתי רגליים, נמצא. אדוני, בבקשה. לא צריך, ואני מוותר.

אני מתנצל. אתה צודק, אבל ראיתי את גבך. יואל חסון, לא נמצא, מיכל רוזין, מיכל רוזין, מוותרת, עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, רחל עזריה, מוותרת, זוהיר בהלול, לא נמצא, מיקי לוי, מיקי לוי, מוותר, לאה פדידה, מוותרת, אכרם חסון, לא נמצא, דוד אמסלם מוותר, אליעזר מוזס, לא נמצא, יוסי יונה, לא נמצא, גברת השכל, גברת השכל, לא נמצאת. הינה, היא פה. אה,

נורית קורן, נורית קורן, מוותרת. מוותרת, מיכל בירן, לא נמצאת,

לא נמצא, איתן ברושי, לא נמצא, ענת ברקו, גברתי, מוותרת, עאידה תומא סלימאן, עאידה תומא סלימאן, מוותרת, קסניה סבטלובה, קסניה סבטלובה, חברת הכנסת, מוותרת, איל בן ראובן, מוותר, אמיר אוחנה, לא נמצא, מוסי רז, מוותר, נחמן שי, מוותר, חיים ילין, לא נמצא, עמר בר-לב, עמר בר-לב, לא נמצא, איימן עודה, לא נמצא, יעל כהן-פארן, מוותרת, נורית קורן, מוותרת. אם כן, חברים, מי יעלה לענות, או שאנחנו נעבור להצבעה?

דודי אמסלם, חבר הכנסת, מי עולה? בבקשה, יואב קיש. חבר הכנסת דודי, אדוני השר, הצבעה. יאללה. אני אסכם. בבקשה, אדוני. אבל אנחנו בעד.

כולם, כולם.

אם כן, רבותיי, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו רוצים להצביע על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד), התשע"ח 2018. אנחנו עוברים להצבעה,

בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד),

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 43 בעד, שבעה מתנגדים, אפס נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה ותועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. עכשיו, שימו

הצבענו לפני זה על הצעתו של חבר הכנסת יואב קיש על אישורי כניסה. עכשיו הצבענו על הצעתה של חברת הכנסת מירב בן ארי. התבלבלנו.

זה התחלף באמצע, זה מופיע על החוק הקודם. זה התחלף באמצע ההצבעה, זו לא הצעת החוק. אתם הצבעתם?

שנייה,

אבל הצבענו על משהו אחר. בזמן שהזמן ירד בהצבעה, אחרי שלחצנו, זה התחלף. זה התחלף, נכון. אוקיי, בסדר

לא רק של נפגעי העבירה אלא של הסביבה שלהם גם. הוא אמר לי: אני חרד, אני לא יודע מה אני הולך לעשות. בעוד חודש העבריין משתחרר ממעון נעול. הוא בן 19, מעל 19, והדלת שלו היא מול הדלת שלנו. הילד שלי, את יודעת איזה מסע עבר כדי להשתקם? עדיין הוא לא השתקם לחלוטין, הוא תוך כדי התהליך. והוא אומר לי: מה שעובר לי בראש זה הרגע שהוא יפתח את הדלת לחדר המדרגות ויראה את הפנים של מי שניפץ לו את החיים בבת אחת, בגיל שהוא גיל כל כך משמעותי, גם לבניית הביטחון העצמי של אותו ילד, לבניית האישיות שלו, הכיוונים שלו בחיים. הוא אומר לי: אני לא יודע מה לעשות. אני רוצה לעזוב את הבית, אני רוצה לברוח, אין לי גם אופציה לאן. ואנחנו ניסינו לשבור את הראש, גם מול המערכת, כי כאשר מדובר בכאלה שביצעו את עבירת המין שלהם כשהם מתחת לגיל 19, אנחנו מביאים בחשבון שיש פה גם את העניין של הקטינים, ואנחנו כמחוקקים וכחברה מנסים להביא לכך שגם הפוגע ישוקם וגם הפוגע לא יחזור לסורו. אבל אנחנו לא יכולים להביא בחשבון או לסכן או להגיש על מגש של כסף את הקורבן כדי שיפגעו בו בתהליך השיקום של אותו נער שהפך להיות כבר מעל גיל 19. ולכן אנחנו, ביחד עם חברות הכנסת הנוספות, ומיכל, ניסינו לתקן תיקון שיביא בחשבון גם את הנערים הקטינים הפוגעים, אבל בהחלט את היכולת של אותם נפגעי עבירה להמשיך להסתובב בסביבה הטבעית שלהם, בבית שלהם וכדומה. ולכן קבענו שאם מדובר על מי שמשתחרר ממאסר או ממעון נעול בגין אותן עבירות שהן עבירות מין, יביאו בחשבון כאילו מדובר בבוגר שיוצא מהכלא. והמגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע, אם אנחנו מדברים על סביבת העבודה, המגורים, התעסוקה, וכדומה בית המשפט צריך לשקול את השיקולים האלה כאשר הוא מטיל הגבלות על אותו עבריין מין. אז לפי העניין, לאחר הגיעו של אותו פוגע לגיל 19, הדרישה היא שהעבריין ישוחרר בנסיבות כאמור, כדי להגביל את ההסדר המוצע למקרים שבהם בוצעו בנסיבות חמורות יחסית, ואנחנו מכניסים שם גם את הקבוצה הזאת, שלא הופיעה בחוק המקורי. סיפור נוסף שאני רוצה להביא אותו לידי ביטוי, כי זה מסביר את ההתמודדות הבלתי-אפשרית של אותם הורים, היה אצלנו בוועדה, כמובן בחיסיון מלא, הורה לילדה בת שש, והוא מספר שהעבריין חזר לסביבת מקום המגורים של הנפגעת, ילדה בת שש. הוא מספר שכל פעם שהם רוצים לצאת מהבית, לחדר המדרגות אפילו, הם נאלצים להרים אותה על הידיים ולעצום לה את העיניים, כי היא לא מודעת לזה שאותו פוגע נמצא שוב בסביבה הכביכול-בטוחה שלה, הכביכול-מגינה שלה. והמחשבה של אותו הורה, אני חייבת לומר שמעבר לעניין של הפחד שלו מהטראומה שהילדה תפגוש את אותו פוגע, הוא אמר לי: אני לא יודע איך אני כהורה אתנהג בסיטואציה הזאת.

תארו לכם הורה לילדה קטנה שנאלץ לראות את מי שחירב לבת שלו,

את החיים, עומד מולו וחוזר כאילו, אתם יודעים, יש פה אפילו איזשהו ממד או אלמנט של גיבור שחוזר לזירת הקרב ואומר: הינה, אני השתחררתי, אני המטיל מורא, ואם מישהו לא מתאים לו, שהוא יתחבא. ואותה ילדה והמשפחה שלה הפכו להיות אסירים בבית שלהם. הם לא יכולים לרדת למטה לגן המשחקים, הם לא יכולים לצאת החוצה. הדבר הזה צריך להילקח בחשבון. ועוד פעם, אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להביא בחשבון גם את השיקום של העבריין, אבל לא ייתכן שרק בגלל שהוא היה מתחת לגיל 19 כאשר הוא נשפט, אז אנחנו בעצם נוציא אותו מתוך אותם שיקולים שרלוונטיים לבוגרים. אנחנו רוצים להבין ולהבטיח שכחברה אנחנו מצמצמים עד כמה שאפשר את אותו מפגש, שהוא טעון רגשית,

הוא יכול להעמיד בסימן שאלה מאוד גדול את כל התהליך שעבר או עברה אותה ילדה מהרגע שהסיפור או האירוע התרחש ועד לרגע שבו הפוגע חוזר בדיוק לאותו מקום ומאיים, אם במודע או אם במשתמע, על תחושת המוגנות של אותם ילדים.

כאשר אנחנו מדברים על קטינים, סביר להניח, ברוב המקרים אם לא בכולם, שאותם קטינים פגעו בילדים קטנים מהם. אז אם אנחנו מדברים על קטינים בגיל 17 או 16 בביצוע העבירה, אז ברור לנו שהנפגע ברוב הפעמים הוא ילד קטן שדבר כזה יכול לזעזע את כל עולמו. זה תיקון מתבקש, תיקון כל כך חשוב, ואני שמחה מאוד שהצלחנו להביא אותו לכדי חקיקה,

עכשיו אנחנו מעבירים את זה בקריאה הראשונה. חברת הכנסת מיכל, מיכל רוזין, הינה, זה קורה. ולמרות שהיו פה דעות נוספות, ששמנו את ליבנו אליהן, וגם אמרנו שבית המשפט והשופטים ישקלו את העניין הזה, אנחנו כחברה צריכים להעביר מסר אחד ברור: אפס סובלנות כלפי מי שעלול לחזור ולפגוע באותם ילדים, באותם נערים, באותם נפגעים, קורבנות עבירה. זה המסר שלנו, ואנחנו נמשיך ונתקן את כל החוקים עד כמה שאפשר כדי להביא למציאות חברתית אחרת, טובה ומגנה. תודה רבה.

אז מיכל, ניפגש בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מבקשת מהכנסת לתמוך בהצעה.

תודה רבה, גברתי. אה, קארין, גם את פה. אני מזכיר שיש עוד שתי יוזמות להצעת החוק, ואנחנו תכף ניתן לכל אחת חמש דקות, ונתחיל בדיון. אבל אני חייב, לאחר בירור: בהצעת החוק לתיקון פקודת הרכב שאישרנו, צעק חבר הכנסת מיקי לוי שהוא רוצה להעביר את זה לוועדת הכספים, ושלחנו את זה לוועדת הכנסת. לאחר בירור, הצעת החוק באה מהוועדה המיוחדת וחוזרת לוועדה המיוחדת, לכן היא לא תלך לוועדת הכנסת אלא תחזור לוועדה המיוחדת. אנחנו עוברים כאמור לדיון. חברת הכנסת קארין אלהרר, חמש דקות, ואחריה, חברת הכנסת מיכל רוזין.

בבקשה, גברתי, חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בראשית הדברים אני רוצה להודות לחברתי חברת הכנסת מיכל רוזין. זה נכון שגם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואני יוזמות, אבל מי שבאמת עשתה את כל המשא ומתן מול משרד המשפטים ומול כל הגורמים הייתה מיכל, ובאמת תודה. מה שקרה כאן זה באמת בעקבות הרישום במזכירות, אז באמת תודה על העניין הזה. אני חושבת שחברת הכנסת לוי אבקסיס דיברה בעצם על כל החשיבות של החוק, ובאמת מספיק היה לשבת בדיון בוועדה בהכנה לקריאה ראשונה ולשמוע את הסיפורים, באמת סיפורים קשים, במיוחד של אבא לילדה בת חמש שאומר: אני רוצה להגן על הבת שלי, ואני נאלץ לספר לה כל מיני סיפורים כדי שהיא לא תראה את הבחור שפגע בה, שהיא לא תראה אותו במסדרון. הוא גר דלת מולנו. אני לא יכול לצאת החוצה בלי לבדוק קודם, לעשות עבודת בילוש, בלי לבדוק אם הוא נמצא או לא נמצא. הדבר הזה הוא באמת בלתי מתקבל על הדעת. חשוב להבהיר שאין ספק שזכותו של כל אדם להשתקם, אבל מה שעוד אין ספק זה שהשיקום הזה, חשוב ככל שיהיה, לא יכול לבוא על חשבון הזכויות הבסיסיות, שגם ככה הופרו, של נפגע העבירה. ומדובר פה בנפגעי עבירה בעבירות קשות. אני רוצה לקחת עוד דקה מהזמן שלי ולספר את הסיפור של רותם אלישע. אני לא מכירה אותה באופן אישי. נכתב עליה לא מעט, אני לא עושה לה אאוטינג, "היום היא מסוגלת לדבר על המקרה הזה בחופשיות. באחד הראיונות שלה היא אומרת: הזיכרונות שלי הם כמו קטעים מתוך סרט. חלק אני זוכרת וחלק לא, ולעיתים חוזרות תמונות מסוימות, אבל אף פעם אני לא מצליחה להרכיב תמונה שלמה. זה קרה בחופש הגדול. כשירדתי למטה עם הכלב פנה אליי הבן של אחד השכנים. הוא היה אז נער בן 17, ואני בסוף כיתה ו', בת 12 בסך הכול, לא מבינה כלום מהחיים. הוא ביקש שאעזור לו לחפש צמיד שאבד לו. בסמוך עמד מבנה הרוס של מכולת. עמדנו ליד ההריסות, הוא תפס אותי בכוח והתחיל לנשק אותי. קפאתי. הוא לקח את היד שלי לכיוון המכנסיים שלו. עשיתי 'לא' עם הראש, החזרתי את היד והוא שוב לקח אותה, תפס אותי בחוזקה". ויש כאן עוד תיאורים שאני אפילו לא יכולה לחזור עליהם. ביולי הוא נכנס לכלא. באמצע נובמבר אני הולכת בבית הספר, ופתאום אני רואה אותו. ממש התמוטטתי ברחוב. כשקמתי היו מסביבי הרבה אנשים. הוא ישב ארבעה חודשים והוא חזר, והוא חזר לסביבה שלי. הדבר הזה בלתי אפשרי. יש לקונה בחוק, צריך לתקן אותה, וצריך לעשות את זה עכשיו. בדקה האחרונה שנותרה לי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסב את תשומת לב הכנסת הנכבדה הזאת לעניין שגם הוא קשור בזכויות ילדים, וזה המטפלים הפארה-רפואיים, שנאלצים לשבות כי מישהו במשרד הבריאות לא דואג שתהיה מערכת של טיפולים פארה-רפואיים ראויה. הגיע הזמן שמשרד הבריאות ייקח את הנושא הזה לראש סדר העדיפויות וידאג לו. בזמן האחרון אנחנו שומעים על יותר מדי עניינים שלא עובדים במשרד הבריאות, ובמיוחד בענייניהם של ילדים. אז אני קוראת מכאן לסגן שר הבריאות: תפעל מהיום בערב, לא ממחר בבוקר. הילדים הללו זקוקים לך.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. תודה, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת. חברי וחברות כנסת, חבל שאין פה שר. מי שלא, סליחה, יש כאן שר? נראה לי שהלכו הביתה, כולם. אני מבקש לדאוג שיגיע לכאן שר.

נכשלנו בהגנה על הילדים שלנו בפעם הראשונה, ועכשיו המדינה מונעת מאיתנו להגן על הילדים שלנו פעם שנייה, לא שמע זעקה כל כך כואבת. ההורים האלה יודעים, וכולנו יודעים ויודעות, שאין ביכולתנו להגן על הילדים שלנו מהכול. אי-אפשר להגן על הילדים שלנו בצמר גפן, שלא יפגעו בהם אנשים רעים. אבל אחרי שהם נפגעים, אחרי שהילדים שלהם נפגעים, ואחרי שהילדים שלהם כבר עוברים תהליך כל כך קורע לב וקשה של להתלונן, לתת עדות, לעבור את כל ההליכים, ואותו פוגע יכול להיות נער בן 17 מול ילדה בת שבע או נער בן 16 מול ילדה בת חמש, ואותם פוגעים, אחרי שהם מרצים את המאסר שלהם, חוזרים בעצם לחיות דלת מול דלת, להיות מול העיניים של אותם ילדים יום-יום. הם בעצם מכניסים את הילדים האלה לכלא, כלא נפשי. הילדים האלה מפחדים לצאת מהבית, הילדים האלה חוזרים להרטיב, הילדים האלה מידרדרים בלימודים. אני מאוד בעד שיקום. אני בעד שיקום מבוגרים, ובוודאי ובוודאי שיקום פוגעים קטינים. אנחנו רוצים בסופו של דבר שהם יהפכו להיות אנשים נורמטיביים בחברה. אבל לא ייתכן שאותם ילדים, אותם קטינים, ישלמו מחיר כל כך כבד ויאבדו את החיים שלהם. אנחנו נכשלנו כחברה בלהגן עליהם בפעם הראשונה. אנחנו צריכים להגן עליהם. אני רוצה רק לסבר את האוזן למה שנאמר פה על ידי קודמותיי. היה ויכוח לא פשוט עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה לגבי גיל הפוגעים ולגבי המשוחררים ממוסדות רווחה מול כלואים. רק לסבר את האוזן, יש כ-80 כלואים במוסדות הרווחה מול שניים בכלא אופק, מה שאומר בעצם שזה היה מייתר את החוק לחלוטין אם היו מחריגים את השוהים במוסדות רווחה. אנחנו בעד שיקום, אנחנו בעד שישקמו אותם במוסדות רווחה, אנחנו חושבים שזו חלופת כליאה הרבה יותר עדיפה והרבה יותר נכונה. אבל צריך גם לשקול, וזה מקומו של השופט, לשקול איך להגן גם על הנפגע. ואני רוצה לומר באמת במקרה הזה תודה לשני שרים, לשר הרווחה ולשרת המשפטים, כי בניגוד לעמדת המשרדים שלהם, ובניגוד להתעקשות אולי המקובעת של משרדים שרגילים לנהוג כך לאורך שנים, הם אמרו: יש צדק בדברייך, ואנחנו נעמוד לצידך, ואנחנו נפעל באמת להגן על אותם נפגעים קטינים. אני רוצה מאוד להודות להם. אני רוצה להודות לכרמית פולק וללירון אשל מהמועצה לשלום הילד, שהיו שותפות מתחילת הדרך ויזמו את הצעת החוק הזאת יחד איתנו, לצוות ועדת חוקה, לנעמה מנחמי, היועצת המשפטית, שאין ספק שהתעקשה איתנו על הנושא, בליווי של החוק הזה, לחברות הכנסת שהצטרפו אלי להצעה, וליועצים שלי יעל, שי ואליאנה. כל יום, כל יום כשאנחנו יוצאים מהמקום הזה, אחרי ריבים, אחרי מאבקים,

לא תמיד קל, בטח לא כשאנחנו באופוזיציה, כשאני הולכת לישון ואני יודעת שהצלחתי להציל, אין מילה אחרת, להציל ילדים ולהציל נפגעים ולעזור לאנשים, העולם שלנו נראה קצת יותר טוב.

תודה רבה, גברתי. אם כן, אנחנו עוברים להמשך דיון. זוהיר בהלול, אדוני, לא נמצא, איל בן ראובן, מוותר, הדברים נאמרו, אתה אומר, תמר זנדברג, גברתי, מוותרת, יעל גרמן, גברתי,מוותרת, איציק שמולי,

יואב קיש, לא נמצא, יהודה גליק, לא נמצא, אמיר אוחנה, לא נמצא, סעיד אלחרומי, לא נמצא, עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, דב חנין,

אני לא מאמינה. יוסי יונה. לרשום בפרוטוקול, חבר'ה. רגע היסטורי. יוסי יונה, לא נמצא, רחל עזריה, תודה, מוסי רז, זה באמת ממהמקרים ששלוש דוברות רהוטות אומרות את הכול, אז אפשר רק להודות, מיכאל מלכיאלי, לא נמצא, חבר הכנסת נחמן שי, אדוני מוותר, ישראל אייכלר, לא נמצא, מנחם אליעזר מוזס, לא נמצא, עבד אל חכים חאג' יחיא, לא נמצא, איילת נחמיאס ורבין, תודה רבה לחברותיי.

תודה, גברתי. איתן ברושי, לא נמצא, מירב בן ארי, אני מוותרת. מוותרת, חיים ילין, לא נמצא,

לא נמצאת, עמר בר-לב, מוותר, מיכל בירן, דיברה, עיסאווי פריג' מוותר. עיסאווי, עכשיו ראיתי אותך.

היא רוצה, ובצדק היא רוצה. בדין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הייתה לי הזכות לנהל את הישיבה בוועדת חוקה, ביד רמה. ביד רמה, שבה באמת עבדנו על החוק הזה והצבענו עליו. אז קודם כול, חברת הכנסת מיכל רוזין, חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני רוצה לומר לכן שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק לא רק חשובה, אלא היא עושה חסד עם כל כך הרבה קורבנות עבירה. רק מי שנכח בדיונים בישיבות יכול היה לשמוע את הזעקה, וזאת הייתה זעקה רמה, של המשפחות של הקורבנות. כי הקורבנות הם קטינים, ילדות קטנות בכיתה א'. ילדה שנפגעה בכיתה א' והפוגע עומד להשתחרר, איך ילדה הורחקה מהבית שלה בליל הסדר, לא ישבה עם ההורים שלה ועם כל משפחתה רק מהפחד שהקטין השני, השכן שלה, שהוא דלת מולה, כשהוא מגיע לחופשה לפסח הוא עלול לראות אותה והיא עלולה לפגוש בו. הזעקה של המשפחות באמת טלטלה את כולנו. אני רוצה להודות לכם על הצעת החוק.

זכות גדולה הייתה לי לנהל את הדיון הזה, והבאנו להצבעה הזאת. תודה רבה. תודה, גברתי.

לא נמצא, אכרם חסון, לא נמצא, מיקי לוי, מוותר, יעל כהן-פארן, מוותרת, נורית קורן, מוותרת. אם כן, מי יעלה לסכם? אנחנו סיכמנו.

בכל אופן אני רוצה לשמוע את יושב-ראש הקואליציה.

לא נמצא כאן.